בוקר טוב לכולם, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת ביטחון הפנים. היום ח' באייר התשפ"ב, ה-9 במאי 2022. על סדר היום: התמודדות המשטרה עם אירועי הפרות הסדר בהר הבית במהלך הרמדאן. לצערי הרמדאן הסתיים אבל הפעילות של המשטרה לא מפסיקה. אני אגיד כמה מילים ולאחר מכן אני אתן למשטרה ולחברי הכנסת, אלא אם יש חבר כנסת שצריך לצאת, אז תגידו לי. אם לא אכפת לכם, נתחיל בסקירה של המשטרה כדי לשמוע. רק כמה מילים על הסיור שקיימתי בהר הבית, בכנסיית הקבר ובכל האזור הזה ועל הסרטונים שהמשטרה העבירה על ההתמודדות שלהם בהר הבית.

אני שמעתי גם היום את סמי מדבר ברדיו ואני רוצה לחזק את כל שוטרות ושוטרי מחוז ירושלים שמתמודדים יום יום עם הפרות סדר. אני רוצה לאחל איחולי החלמה מהירה גם בשם חברי הכנסת לשוטר מג"ב שנפצע אתמול בשער שכם. אני אישית הייתי אתמול בתל השומר, ביקרתי שני פצועים של מג"ב. לצערי, בזמן שאנחנו ממשיכים את החיים יש שוטרים שנותרו מאחור. אני רוצה לחזק אתכם. ההתמודדות בהר הבית לצערי הייתה בעיקר באמצעי התקשורת הזרה, יצאה בצורה מסולפת. אני יכולה להגיד לכם שגם אני באופן אישי שלחתי סרטונים לכמה קבוצות בחו"ל כדי להסביר להם עם מה התמודדו השוטרים על הר הבית. המקום הזה, המקום הקדוש ביותר, נהפך לאזור נפיץ ומסוכן. היו אפילו ימים בהם לא היה יהודי אחד על הר הבית ולמרות זאת המשיכו ההתפרעויות האלימות על ההר. השוטרים נאלצו להיכנס פיזית לתוך ההר במהלך חודש הרמדאן. צר לי שמקום קדוש וכל כך חשוב נהפך לזירה אלימה. גורמים מסיתים שנמצאים על ההר הופכים את החיים שם לבלתי נסבלים. למה לא עוצרים אותם? עוצרים אותם, המשטרה תתייחס לזה.

להגיד עוד משהו אחד. בתוך ההר יש עשרות אלפי מתפללים שמגיעים להתפלל, מוסלמים שמגיעים להתפלל. מדובר שם על מספר לא גדול שהופך את החיים שם לסיוט. ביקשתי לכנס את הוועדה גם בגלל שהיא שקופה, חשוב לי שתציגו עם מה התמודדתם על ההר. אני ומספר חברי כנסת שמתעניינים באופן אישי יודעים, אבל אני לא חושבת שהציבור מספיק מבין עם מה נאלצתם להתמודד בחודש האחרון. לכן ביקשתי לקיים את כינוס הוועדה. למה את מקטינה? את אומרת מספר לא גדול. יש הפגנות של עשרות אלפים שקוראים - - ומניפים דגלי חמאס. אם יש משהו שאני לא עושה ואתה בטח יודע, זה לא לקחת אחריות או לא לעסוק בנושאים הכי נפיצים. הוועדה הזאת עושה את זה כל שבוע ואתה בטח יודע את זה. ברשותך, נעבור לסקירה של המשטרה. אני מניחה שיש לכם מה להגיד. מי מציג? נתי גור, מפקד מרחב דוד במשטרה. אני אשמח אם תתני לנו להציג סרטון. בהחלט, אני אשמח שתציגו את הסרטונים. (מוצג סרטון). אולי רק תסביר מה ראינו בסרטון. בוקר טוב גברתי יושבת ראש הוועדה וחברי הכנסת. את יודעת מה היה קורה אם בבית כנסת מישהו היה זורק אבן, מה היו עושים לו המתפללים

בחודש אחד לחגוג גם את פסח, גם פסחא וגם חודש הרמדאן זה אירוע מאוד מאתגר. כולם מתנקזים במקום אחד של קילומטר מרובע בתוך העיר העתיקה ורוצים לחגוג את החגים. אנחנו צריכים לדעת לשמור על האיזון והוויסות הנכון על מנת שכולם יוכלו לחגוג את החג ולקיים את הפולחן. לא להיבהל מהרעשים, מה ששמענו זה זיקוקים, זה לא ירי או משהו כזה. האירוע הוא אירוע של זיקוקים. בעצם ראינו הפרות סדר שחלקן התרחשו ברחבות מחוץ למסגדים, וחלקן, כשראינו את המצוקה של השוטרים ליד אחת הדלתות, זו בעצם הפרת סדר מתוך המסגד כלפי אותם שוטרים שבאים לאפשר את קיום התפילות. אני רוצה לציין שהאירוע המשמעותי פה מדבר על יום שישי, ערב ליל הסדר, בזמן שהמטרה העיקרית שלנו הייתה להוציא את הצעירים שבאו להפר את הסדר על מנת לאפשר את תפילת הצהריים למוסלמים ביום שישי. רוב העיסוק שלנו היה פה בנושא הזה, על מנת שיוכלו לקיים את התפילה אותם אנשים נורמטיביים שהגיעו לקיים את התפילות. אנחנו נערכנו לחודש הזה, ידענו שהולך להיות חודש מאתגר גם על בסיס הלקחים של שנה שעברה. במחוז ירושלים הוקם חמ"ל תודעה על מנת שנוכל לאתר אירועים ולפעול נגדם וכנגד מסיתים, לנטר כאלה שמפרסמים אירועים או דברים מסיתים נגד המשטרה והתפילות. אני מזכיר לכם אירוע של פיגוע שהיה בהתחלה מחוץ לירושלים, ישר הוציאו תמונות שיש הפרות סדר בשער שכם כשלא היה כלום. שער שכם היה נקי לחלוטין ולא היה בו כלום. חלק מהתפקיד של חמ"ל התודעה היה לנטר את אותם אירועים ולהפסיק את השמועה שרצה מהר מאוד. בתקופה הזאת התמודדנו עם אירועים של הפרות סדר בתוך הר הבית. במחוז ירושלים הוקמה מפקדה משימתית לטיפול בהפרות סדר שקשורות לאירועי הרמדאן, ולא מתעסקים בשאר האירועים שמאתגרים אותנו גם ככה בשגרה במחוז ירושלים. המחוז לא ערוך רק לחודש הרמדאן, אנחנו בשגרה ערוכים בנושא הבט"ש והפח"א בצורה מאוד משמעותית, עם דגש על מחוז ירושלים. רק בנושא הרמדאן היו לנו במפקדה המשימתית 781 עצורים, 615 בגירים ו-166 קטינים. כל אחד טופל בצורה אחרת, חלק המשיכו למעצרים עד תום ההליכים. ראיתם בתמונות שחלקם היו רעולי פנים. מבחינה ראייתית, קשה לנו להביא ראיות מספיק טובות לבית משפט על מנת שיוכלו להמשיך את האירועים איתם. גם בנושא הזה אנחנו עושים את המירב, אם זה זיהוי של לבוש, אנחנו אפילו יורדים לרמה של נעליים וסימנים על נעליים על מנת שנוכל להביא ראיות טובות בנושא הזה. זה לא פשוט, אבל בסך הכל ביחד עם חברינו מהשב"כ, מצה"ל וכל גורמי המודיעין האחרים במדינת ישראל, הצלחנו להגיע ל-781 עצורים. חלקם המשיכו למעצרים עד תום הליכים וחלקם הורחקו מהר הבית - - - מה קרה אחרי? אתה יכול לתת סטטיסטיקה על מה שקרה לאחר מכן לעצורים? גם משרד המשפטים והפרקליטות נמצאים פה, הם גם יתייחסו. אתה יודע מתוך 781 עצורים כמה - - אתה לא יודע אם כולם שוחררו. ברשותך, תן למשטרה ולפרקליטות להתייחס. אנחנו יותר חזקים ממך בנתונים, אז אנחנו יכולים לתת את הנתונים הטובים יותר. חלק מהתיקים עדיין מתנהלים ומוגשים בהם כתבי אישום. זה תהליך כדי להגיש כתב אישום. חלקם מעצרו עד תום ההליכים, משהו כמו 10% שנגדם היו ראיות יותר טובות, הצלחנו לזהות אותם בעבירות של זריקות אבנים או זיקוקים. דרך אגב, השריפה של העץ זה מזיקוק שנורה מכיוון רחבת אל-אקצא לכיוון הכוחות, זה מה ששרף את העץ בסרטון שראינו. עדיין מתנהלים כתבי אישום, אני מאמין שהמספרים יעלו. כל יום המספרים עולים. קרוב ל-223 הורחקו מהר הבית בצו של מפקד מחוז ירושלים. יש לו סמכות מנהלית להרחיק עד חצי שנה מהר הבית. אני לא אפלח את התקופות, חלקם הורחקו לשלושה חודשים,

התקופות משתנות אבל הן בין יום לחצי שנה בסמכות של מפקד מחוז ירושלים. אתם בודקים אנשים בכניסה להר הבית ומבקשים - - - הם לא בודקים. אנחנו לא עושים את זה על כל

איך הצו נכנס לתוקף? יש לנו שיטות אחרות דרכן אנחנו יכולים לבדוק אם אנשים הגיעו להר הבית או לא.

יש כל מיני דברים שאפשר לעשות ברמת המודיעין אם אנשים כאלה ואחרים מגיעים להר הבית או לא. חלקם מוכרים לנו. אין בידוק של 100%, אנחנו לא מזהים אדם-אדם. אנחנו מדברים על תפילות שמגיעים אליהן 80,000-90,000 באחד מימי שישי, אז קשה לזהות ואי אפשר לבדוק כל אדם. יש בידוק סלקטיבי, יש צפייה, בכל השערים יש שוטרים, אין שער שאין בו שוטרים בכניסות להר הבית. הבידוק הוא לא אחד אחד, אבל יש בידוק משמעותי. אני יכול להגיד לך שבשבוע נבדקים מעל 10,000 נכנסים להר הבית בשבוע של שגרה, לא של רמדאן. נתי, מה גרם לכם השנה להיכנס להר? מתי בפעם האחרונה נכנסתם לתוך ההר? יש הבדל בין להיכנס להר לבין להיכנס לתוך המסגד עצמו. לתוך המסגד, מתי הפעם האחרונה שנכנסתם? הפעם האחרונה הייתה לדעתי ב-2017. תסביר לנו קצת כדי שנבין למה נכנסתם. אחת הטקטיקות החשובות שלנו או אחת ההחלטות אחרי הערכת מצב שהתקיימה על ידי מפקד המחוז והמפכ"ל שליווה אותנו באירועים האלה זה להוציא את הצעירים שהסתגרו בתוך המסגד על מנת לאפשר - - זה היה ביום שישי, לא היו באותו יום ביקורים של יהודים. זה היה נטו כדי לאפשר את התפילה בצהריים, כי ידענו שבמידה והכמות שהייתה, באותו יום הוצאו מהמסגד 425 חשודים שנעצרו במסגד. ידענו שאם ימשיכו הפרות הסדר אז כנראה שתפילת הצהריים לא תוכל להתקיים. אחת הסיבות שנכנסנו והוצאנו את הצעירים האלה הייתה הסיבה הזאת.

חלקם נעצרו ונכלאו ל-24 שעות והמשיכו את התהליכים בצורה אחרת. חלק שוחררו על ידי בתי המשפט, אבל המשכנו את התהליכים. חלק גדול הורחק מהר הבית. באיזשהו שלב מנעתם כניסה של אנשים להר הבית? יש לכם איזושהי הגבלה מבחינת המספרים? בחלק גדול מהזמן לא הגבלנו את הכניסות להר הבית. חשבנו שהציבור הנורמטיבי שבא להתפלל בעיקר בתפילות יום שישי, אני מדבר פה על האירועים המשמעותיים. אחרי זה היו לנו עוד אירועים לקראת חול המועד, אבל האירועים המשמעותיים היו בתפילות יום השישי. הייתה מניעה כזאת או אחרת של אלה שמוגבלים או מורחקים והצלחנו לאתר, אותם לא הכנסנו להר הבית. דרך אגב, חלקם הגיעו אלינו לטיפול על הפרות הוראה חוקית וחלקם לא נכנסו לשטח הר הבית. לא הייתה לכם התלבטות לייצר הגבלת גיל בהערכת המצב? היו כל מיני התלבטויות בהערכות המצב. האם הדרג המדיני התערב? אני לא יודע אם הדרג המדיני התערב בשיקול הזה של - - - סליחה, אני עולה לוועדת הכנסת. יום טוב יחליף אותי בינתיים. זה עלה אצלנו בכל מיני דיונים, אבל בסוף בדיונים של הר הבית אנחנו יושבים בהרכב מאוד רחב של גורמי מודיעין, שב"כ וצבא. מה הייתה עמדת המשטרה? גם עמדת המשטרה הייתה לאפשר את הכניסה להר הבית על מנת לאפשר את התפילות. אני שואל מבחינת הגבלת גיל. פעם היה נהוג לא להכניס אנשים מתחת לגיל 40, נכון? עמדת המשטרה הייתה לאפשר את התפילה ולקיים אותה בהר הבית. פורסם שקיבלתם הנחיה לא לעלות להר בחלק מהזמן מגורמים מדיניים. עד כמה ההנחיה הזאת - - - מה זאת אומרת? אני לא מבין את השאלה. השוטרים קיבלו הנחיה שלא לעלות להר, להישאר בחוץ כדי לא לייצר משבר קואליציוני או עימות בתוך הר הבית. אני לא יודע אם הייתה החלטה כזאת. אני חושב שרוב ההחלטות התבססו על הערכות מצב מקצועיות שקיימנו בכל מיני דרגים, אם זה - - - ההחלטה המקצועית הייתה לא להיכנס להר? אני לא יודע להגיד לך אם הייתה החלטה מדינית שעברה. בדיונים בהם אני השתתפתי ההחלטות היו יותר מקצועיות ועם גורמי המקצוע. מי כן יודע אם היה?

אולי ברמה אחרת. האם בשלב מסוים הרגשתם שמונעים מכם לעשות איזושהי פעולה מבצעית שרציתם לעשות ואמרו לכם לא לעשות אותה? אמרו לכם למשל לא להיכנס למסגד ולרדוף אחרי - - - אני אומר שוב, ההחלטות בהן אני השתתפתי היו החלטות מקצועיות על בסיס הערכות מצב. הערכות המצב בוצעו על ידי מפקד מחוז ירושלים ועל ידי מפכ"ל המשטרה. בסוף ישבנו בדיונים מקצועיים עם גורמי מקצוע. בדיונים בהם אני השתתפתי לא - - - אני רוצה לחדד את השאלה שלנו. אני מבקש שתבדוק את זה ותתנו לנו תשובה מסודרת. האם הייתה איזושהי מגבלה על שיקול הדעת של מפקד המחוז,

של מישהו מהשוטרים, בריסונו נגד דעתו המקצועית?

האם הייתה החלטה שכן צריך להיכנס והאם היה מקרה בו הפוליטי מנע זאת. אני מבקש שתבדוק את זה. אנחנו נבדוק את זה. אני אומר שוב, בסוף יש מצבים בהם כן נכנסנו. אם ההחלטה היא החלטה מקצועית של המשטרה, תנוח דעתנו. אנחנו רוצים לוודא שלא היה כאן מצב ש - - - לא לגמרי תנוח דעתנו כי עדיין יש שם מאגרי תחמושת וסלסלות של אבנים.

הוא אומר לך שהם נכנסו למסגד, אז אם הייתה הוראה לא להיכנס הם הפרו אותה. כנראה לא הייתה הוראה כזאת. חבר הכנסת ברקת, יהיו עוד גורמים ותוכלו לשאול. הוא עונה את מה שהוא מכיר. אנחנו ראינו סרטונים שפורע פוגע בשוטר, רץ למסגד ואז נעצרים בפתח המסגד. האם יש הנחיה כזאת? מה זה, שגרירות? אפשר לפרוע ולקבל מקלט? עובדתית מאז 2017, אל תתפוס אותי בדיוק בשנה, לא נכנסנו למסגדים. נכנסנו הרבה פעמים לרחבות בהר הבית אבל לא למסגדים. זו הוראה מדינית של נתניהו לא להיכנס. אני מעריך שיש שיתוף מדיני, אני לא מתעלם מזה. ברור לי שיש שיתוף מדיני אבל בסוף זה עובד יותר בין המפכ"ל למשרד לביטחון פנים והגורמים המדיניים. בהתעסקות שלנו היינו מעלים את ההמלצות שלנו והן היו בדיונים מקצועיים עם מפקד מחוז ירושלים ומפכ"ל המשטרה שליווה אותנו יום יום באירועים בשטח הר הבית. אני יכול להגיד שאני יודע שזה עבר גם לדרגים מדיניים, זה לא נשאר אצלנו בלבד. יש את השר לביטחון פנים שחלק מהנושאים הועברו לידיעת המשרד וכנראה איפשהו זה עלה גם לרמות יותר גבוהות. תודה רבה. יש עוד שאלות? אני אשמח להוסיף שאלה. הבעיה היא לא תמיד פוליטית. הבעיה היא שמשטרת ישראל לא רוצה להתמודד עם הבעיות, היא רוצה תמיד שקט וזה מה שגרם - - - בואו נעשה את זה לפי הסדר. רונן הגדוש, רמ"ח שיטור מיוחד, בבקשה. גם אחראי על מדור יס"מ שאחראי על בניין הכוח של הכוחות שפועלים בין היתר בהר הבית. בנוסף לדבריו של מר דוד, אציין על ההכנות לקראת הרמדאן של כלל כוחות היס"מ לפעילות במתאר הזה. בסוף אנחנו מבינים את הרגישות ולכן משטרת ישראל פעלה באופן משמעותי מאוד להכנת הכוחות, כולל אימון ייעודי שאורגן על ידי אג"ם בשיתוף פעולה עם מג"ב וכלל את כלל הכוחות והמפקדים שפעלו בהר הבית במסגרת ההיערכות לרמדאן. צריך להבין שהאימון הזה כולל את כלל הכוחות והאמצעים ועוסק בדיוק במתארים האלה שראיתם וחווינו אותם על בסיס לקחים שהופקו בעבר. באימון תורגלו כלל התרחישים, לרבות כניסה למסגד והתמודדות עם מצב כזה, כפי שהופעל על ידי מרחב דוד בפועל. כלל האמצעים שהופעלו בהר הבית במסגרת ההיערכות הם אמצעים לפיזור הפס"ד, הם מאושרים ובוצעו בשיקול דעת על פי הנהלים על ידי הכוחות במקצועיות רבה. צריך להגיד גם באומץ רב, יש לא מעט שוטרים שנפגעו במהלך האירועים הללו. תודה רבה. אם אני מבין נכון, אתם תרגלתם את זה מראש על בסיס מודיעין שקיבלתם? לא על בסיס מודיעין אלא על בסיס לקחי העבר. למעשה תקופת הרמדאן - - - אני מבין שמאז 2017 לא היו כניסות למסגדים. זה אומר שדווקא הפעם כן תכננתם - - - לא תכננו את זה אלא הרחשנו את זה. יכול להיות שגם ב-2018 וגם ב-2019 האימונים האלה נעשים באופן תכוף כל שנה לקראת חודש הרמדאן שהוא חודש רגיש בו יש חיכוכים בהר הבית בין הכוחות לבין המתפללים. כאשר הדבר נדרש, משטרת ישראל צריכה לדעת להוציא את זה לפועל. אנחנו עושים את כל ההכנות הניתנות לרבות תכנון ואימונים על מנת להביא לידי ביטוי את היכולות - - - בסוף השוטרים נראו בסרטון בכניסה למסגד כאילו הם בארץ אויב,

לא במדינת ישראל בבירה ירושלים. הם עומדים, מתכופפים ומגנים על עצמם.

זו בושה. אני ממש לא חושב כמוך. מה שאתה רואה זה אולי מצב טקטי - - - זה מה שאתם בחרתם להראות. זה מצב טקטי ספציפי. צריך להבין מה המטרות שמרחב דוד רצה להשיג. בסופו של דבר הוא השיג אותם, פעם אחת ללא כניסה למסגד ופעם אחת עם כניסה למסגד. היו לא מעט כניסות במהלך הרמדאן הזה. אפשר לפרט על זה, אבל לא כל הכניסות כללו דרך אגב ניקיון של כל הר מכלל המתפללים. לא כל הכניסות הן כניסות עם כניסה לתוך המסגד. כל פעם צריך להבין מה התכלית המבצעית שרוצים להשיג. מה התכלית? איפה ההרתעה? אם מתוך אלפי פורעים בסוף נשארו 60 במעצר עד תום ההליכים, וגם הם כנראה - - - איך אתה יודע שהיו אלפי פורעים? רואים את זה. אלפים קוראים אודרוב תל אביב, מניפים דגלי חמאס, משתוללים, תסתכל בסרטונים, אתה רואה אלפים שעומדים שם וקוראים להשמיד את מדינת ישראל. אתה לא רואה את זה? חברי הכנסת, תגיעו להסכמה על מאות. מאות הם עצרו, 700 הם עצרו. כמה הם לא עצרו? אתה חושב שהם עצרו כל אחד? מוסי, תתחבר למציאות. כשעבאס בא ואומר שהדרישות של מלך ירדן הן הדרישות שלנו ברמה של בגידה במדינה, לא האינטרסים של מדינת ישראל מעניינים אותי. עבאס אומר שהדרישות של מדינה זרה הן האינטרסים שלי. זה לא דרישות של מדינה זרה, זה הסכם השלום בין ישראל לבין ירדן שהצביעו בעדו 88 חברי כנסת. מה קורה? התייחסת? שלמה, בבקשה. תודה גברתי יושבת הראש. קודם כל, מה שראינו בסרטון זה - - - זה כמה סרטונים שחוברו יחדיו. ירושלים לא חוברה יחדיו בסרטונים האלה, היא נראית לא בריבונות ישראל כאשר שוטרים מתכופפים ומגנים על עצמם. זרקו עליהם אבנים, בשביל זה יש להם מגנים. זה נראה כמו מלחמה במדינת אויב ולא בעיר הבירה ירושלים. כאשר מונעים מהם, לפי הפרסומים, להיכנס, לעצור ולעשות את העבודה בצורה - - - אבל אמרו לך שזה לא נכון. הוא אמר שהוא לא יודע. חבר הכנסת קרעי בזכות דיבור ואני אגיד שבוועדה הזאת המשטרה בסוף תתייחס להערות של חברי הכנסת אז תרשמו את מה שאתם רוצים להתייחס. אגב, אני חושב שלמשטרה יש את היכולת והכוח לעשות את מה שנדרש, לעצור פורעים ולא רק 10% אלא 150%, להוסיף עוד ועוד אנשים מהחקירה ולצרף גם אותם למעצר עד תום ההליכים ולכתבי אישום. לא ייתכן ששוטרים בעיר הבירה של מדינת ישראל עומדים, מפחדים להיכנס ולא מורשים להיכנס לתוך מסגד. זה אפילו לא מסגד, זה אפילו לא בית תפילה, זה בושה וחרפה. אם אצלנו בבית הכנסת מישהו היה קם וזורק אבן, המתפללים היו תופסים אותו מהאוזניים וזורקים אותו החוצה. לא אנחנו צריכים להיכנס. אני שומע שעיקר המטרה היא לאפשר להם את התפילה ולכן אנחנו מסכנים את חיי השוטרים שלנו. למה זאת המטרה שלנו? אם הם לא מסוגלים להתפלל שם, אם הם לא מסוגלים לשמור על הילדים שלהם והצעירים שלהם, שלא יבואו להתפלל. איזה מן דבר זה? אנחנו צריכים להסתכן? ברחבת הכותל נזרקות אבנים, שוטרים מסכנים את החיים שלהם וכל זה כי מנסור עבאס מחזיק את הקואליציה ואם יעשו משהו שלא מוצא חן בעיניו, אוי ואבוי. אם יעשו משהו שלא מוצא חן בעיני מלך ירדן, אז מנסור עבאס יפרק את הקואליציה. הוא כתב את זה אתמול בפוסט שלו.

אני רוצה הקמת מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים, הר הבית ומסגד אל-אקצא. לאן הגענו? לאן נגיע עם הרפיסות והחולשה הזאת? אין לי שום תלונות למשטרה, התלונות שלי הן לדרג המדיני. אנחנו כאן כדי לשמוע מה המשטרה בכל זאת עושה בתוך המסגרת המצומצמת בה נותנים לה לפעול. כנראה שהיא עושה את המקסימום שהיא יכולה. אנחנו נדרש שהדבר הזה ייעשה ביתר שאת ואם צריך להחליף את השלטון כדי שיתנו לכם לעשות את העבודה, אנחנו נעשה את זה. תודה רבה חבר הכנסת קרעי. חבר הכנסת ניר ברקת, בבקשה.

אני רוצה להביע הערכה למשטרה שנמצאת בין הפטיש לסדן. אני מכיר את זה היטב ולצערי הרב התחושה שלי היא שבסבב האחרון ידנו בתחתונה. אני מדבר על מדינת ישראל. מקובל עליי לחלוטין שאנחנו צריכים לאפשר חופש פולחן למוסלמים בהר הבית, זה בכלל לא שנוי במחלוקת. מקובל עליי לחלוטין שצריך לאפשר עלייה של יהודים להר הבית, גם זה איננו שנוי במחלוקת. מה שקרה במהלך התקופה האחרונה זה שהסטטוס קוו בהר הבית הופר לחלוטין. התחושה היא שהוא הפך לעיר מקלט לטרוריסטים ולצעירים אלימים שנכנסים לתוך המסגד. ראינו את התמונות שהצגתם, זה לא היה מסגד, זה היה מבצר שממנו זרקו אבנים. מבחינתי חיללו את קדושת המקום. זה שלמשטרת ירושלים אין יכולת לייצר בידוק נורמלי, אני לא מדבר על ימים רגילים, אני מדבר על ימי הרמדאן בהם מגיעים מאות אלפי מתפללים להר. אי אפשר למנוע מצעירים להיכנס להר. אני הייתי בכמה הערכות מצב, לא לוקחים סיכונים. צריך לשים מגבלת גיל, מתחת לגיל 40 לא נכנסים בגלל הערכת המצב. אני חושב שהדרג המדיני היה צריך לבקש את זה מכם ליתר ביטחון כדי לא להכניס את המדינה למצוקה אלינו נכנסנו. העובדה שהיו שם צעירים, זה היה ברור מראש שזה מה שיהיה. אני חושב שהדרג המדיני היה צריך לעזור לכם למנוע את הדבר הזה. הדבר השני, שיהיה ברור, חייבים לשנות את המשוואה בנושא הבדיקות לכניסה להר הבית בימי הרמדאן במספרים גדולים. אם לא נשנה את המשוואה ולא נעשה את הבידוק, אז כל רמדאן - - בעצם מה קורה? הציבור הערבי בארץ ובעולם חושב שחלק מהסטטוס קוו זה שמותר להפגין, להרים דגלי אש"ף ולעשות מה שרוצים בהר הבית, כאילו מדינת ישראל היא לא הריבון שם. הדבר הזה הוא בלתי מתקבל על הדעת, אסור להשלים עם זה. ימין או שמאל, זה לא משנה. זו טריטוריה של מדינת ישראל. אנחנו מאפשרים לווקף הירדני להפעיל את הנושא הדתי, זה בסדר, אפשר לחיות עם זה. בלתי מתקבל על הדעת שאנחנו נעבור לסדר היום וכאילו עכשיו המוסלמים בכל העולם יודעים שברמדאן הבא מותר להפגין, מותר לזרוק אבנים, מותר הכל כי אנחנו לטובת העניין לא למדנו שום לקח. אני מאוד מוטרד. אני זוכר ממ"זים בתקופתי שהייתה להם עצמאות מקצועית מוחלטת, כולל פריצה להר הבית. הייתי שם במקרה ב-2017, זה שדה קרב, לא מקום תפילה. אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לעזור למשטרה, לתת להם את הכלים, לתת להם גיבוי. מחילה מהחברים מהשמאל, הבלגן שהיה בתקופה הזאת, אסור להשלים אתו. אל תחפשו אותנו אשמים, הערבים מאשימים את היהודים והיהודים מאשימים את היהודים. מה זה הדבר הזה? צריך לתת למשטרה לפעול ביד קשה נגד כל אלימות בכל מקום במדינת ישראל. אין עיר מקלט, בוודאי לא הר הבית. תודה רבה חבר הכנסת ניר ברקת. חבר הכנסת מוסי רז, בבקשה. ראשית עברנו את חודש הרמדאן. המשטרה הייתה צריכה להתמודד עם אתגר לא קל בכלל, וזה קודם כל להבטיח את חופש התפילה של יהודים ומוסלמים בכותל ובהר הבית, בלי נפגעים בקרב השוטרים והמתפללים. אני לא יכול להגיד שזה הושלם במאה אחוז, אבל זה הושלם בצורה יותר טובה מאשר בחגי רמדאן קודמים, בואו נגיד את האמת. כן, יש פצועים, אני מאחל רפואה שלמה. יש גם פלסטינים פצועים אבל זה לא מה שראינו בחגים קודמים. באו לפה חברי הכנסת מהליכוד עם איזושהי תאוריה שהם הביאו מהבית, ושום דבר לא מבלבל אותם, האמת לא מבלבלת אותם. הם באים ושואלים למה לא פרצתם למסגד - - - אתה ראית את הסרטון או שהגעת באיחור? שלמה, הוא מנסה ליצור מצב שבו אנחנו נצרח, הוא יגיב ואנחנו נצרח. תן לו לדבר. אולי הייתי צריך להקדים ולהגיד ששלמה לקה בעוד שכחה - - שלמה, אתה יודע שאני מאוד אוהב ומעריך אותך. חבר הכנסת קרעי לקה בעוד שכחה - - - אבל אתה מסית. אני לא אמרתי שהוא מסית, אמרתי - - - אמרת הליכוד. קטי, תני לו לדבר בבקשה. אולי בראש שלך כל דבר שהליכוד אומר זה הסתה, לא בראש שלי. הוא לקה בשכחה, אמר מה היה קורה אם זה היה קורה בבית כנסת. אני אקריא לך את אתר Ynet מ-2017 כשפינו את מאחז הפושעים בעמונה. מאחז האמיצים, הציוניים, אוהבי הארץ. למה אתה מטנף ככה? גם למוסלמים אתה קורא פושעים כשהם זורקים אבנים בהר הבית? שלמה, ההערה שלך נשמעה. הנערים שהתבצרו בבית הכנסת במאחז השליכו אבנים, 41 שוטרים נפצעו. מה השר לביטחון פנים השמאלן אמר? המתבצרים חוליגנים. אה, השמאלן זה גלעד ארדן מהמפלגה שלכם. בואו לא נהיה צבועים. אותו דבר עשיתם גם לגבי עניין הפריצה - - - לא הבנתי, מה זה היה בסדר שזרקו אבנים מתוך בית הכנסת? הדיון כאן הוא על הר הבית. הדיון היה כי הוא אמר שבבית כנסת המתפללים היו - - - אותם פורעים מוסלמים על ההר, מישהו הפריע להם? לא הצלחתי להבין. היו ימים שלא היה יהודי אחד על הר הבית והפרעות המשיכו. הדיון היה כי נאמר - - - מישהו הפריע להם? אני לא התייחסתי אליהם. למה לא לגנות אלימות, הסתה ודגלי חמאס? אני לא מגנה אלימות? כנראה לא מספיק חזק. אני אומרת לך, לא צריך להיות בצד הימני של המפה כדי להבין שמשהו לא טוב קורה שם. אני יכול להמליץ לך על רופא אוזניים. אני מגנה כל אלימות באשר היא ובזה התחלתי. כולל בהר הבית? כולל בכל מקום. אני לא שמעתי אתכם מגנים אלימות, לא שמעתי אתכם מגנים את מה שהיה בבורים בשבת, אבל עזבו. אני עכשיו מדבר על השקר שנאמר פה על בתי כנסת, התייחסתי לשקר. עכשיו אני רוצה להתייחס לפריצה למסגד. הם באו ואמרו שלא פרצתם למסגד, אבל כן פרצו למסגד. הייתה לכם הוראה מדינית - - - אני אמרתי שפרצו למסגד ושאלתי מה הסיבה. את חברת כנסת מהליכוד? מה זה קשור לליכוד? אני צריכה להיות בליכוד כדי להבין שמה שקורה בהר הבית הוא חמור וקשה?

אני התייחסתי למה שאמרו חברי הכנסת מהליכוד כשלא היית פה. לא משנה. אני לא מפריעה לך, בבקשה. חברי הכנסת מהליכוד אמרו שהייתה לכם הוראה מדינית לא להיכנס למסגד, אבל - - - שאלנו. אז נכנסו למסגד. הייתה כנראה הוראה מדינית בתקופת נתניהו שחמש שנים לא נכנסו למסגד. גם מה שהיה בשנה שעברה, במלחמת מאי שאתם קוראים לה שומר חומות, לא אכפת לי איך יקראו לה, רק שלא תהיה לנו עוד מלחמה נוספת. אני רוצה להגיד עוד דבר. ההסתה שנשמעה פה נגד הסכם השלום עם ירדן איננה במקומה. הסכם השלום עם ירדן הוא נכס אסטרטגי של מדינת ישראל. אם אני לא טועה, הצביעו בעדו 88 חברי כנסת. הסכם השלום עם ירדן קובע את הסדרים על ההר ויש לשמור עליהם. זה לא קשור לאף חבר כנסת, זה קשור להסכם השלום עם ירדן. תראו, אתם מנסים לשטח פה איזה מצב. יש פה מצב מורכב. אני מאוד אוהב את חברי יהודה גליק ומאוד מעריך גם את הרצון. אני בעד חופש פולחן. ברור לכם שמה שקורה, השינוי שחל בציבור היהודי של הרצון לעלות להר הבית שלא היה בעבר, ברור לכם שזה יוצר מתח. מ-1929 ועד היום הדבר הזה יוצר מתח, ולכן אם רוצים לשנות את הסטטוס קוו ואם היה שינוי בסטטוס קוו זה לרעת הפלסטינים, לרעת המוסלמים, לא לרעת היהודים. אתה עכשיו מצטרף להסתה של מנסור עבאס. שלמה קרעי, אני מבקשת לתת למוסי לסיים. הניסיון לייצר הנדסת תודעה - - - אני אומר שוב, לא היה שינוי בסטטוס קוו אבל אם היה שינוי הוא לא לרעת היהודים. המצב הזה שבו משנים את ההתייחסות היהודית להר, המצב הזה יוצר מתיחות ולכן צריך לפתור את הדברים בהסדרים. לכן הסדר השלום עם ירדן הוא הבסיס להסדר בהר.

פעם היה מותר להיכנס דרך השער, לעלות למסגד, לשלם כסף ולהיכנס. פעם היה את כל המעלה, היה ניתן לעבור. חבר'ה, אתם הרבה ויש כאן עוד גופים שאנחנו רוצים לשמוע. אני מבקשת להתקדם בסבב של חברי הכנסת ולעבור למשרדים. חבר הכנסת בן צור ולאחר מכן חבר הכנסת יום טוב כלפון.

בראשית דבריי אני רוצה לשלוח איחולי החלמה מהירה לשוטר מג"ב שנפצע אתמול. שנית, אני רוצה להודות לנתי ולכל הצוות שלו. אתה נמצא במרחב הכי רגיש והכי נפיץ, צריך המון תבונה וקור רוח כדי לנהל מרחב כזה. אתה עושה את זה בצורה מעוררת כבוד, אני מכיר את זה מקרוב. אין ספק שהעבודה שאתם עושים היא עבודה נהדרת שמנעה הרבה מצבים לא נעימים למקום ולמציאות הכללית בכלל. הטענות או הביקורת שיש לנו הן לא על העבודה שלכם, אתם עושים את העבודה המקצועית שלכם כמו שהיא. אני רוצה להעלות נקודה אחת שקשורה באופן כללי למשטרה ולמי שמתכלל את האירועים. הגשתי גם הצעה לסדר היום בנושא הזה. בזמן שבהר הבית לא מגבילים כניסה של אנשים במספרים גדולים, בעוד פחות משבועיים יהיה ל"ג בעומר במירון ושם פתאום מגבילים. בשבוע הבא התכוונת. 16,000 אנשים בכל ארבע שעות. אתמול נפתחה הרשמה עם כרטיסים שצריך לשלם עליהם. כל אדם שרוצה להגיע למירון צריך לשלם כסף. הוא לא משלם על ההר, הוא משלם על התחבורה. ומי שלא משלם על התחבורה לא יכול להגיע למירון. צריך להגיע בשאטלים מסודרים. גם אם יש לו רכב פרטי הוא צריך לשלם כדי להגיע בשאטל. אם אין לו כרטיס, הוא לא יכול לעלות להר בכלל. ההגבלה היא במספר הכרטיסים. אם אדם בא ברגל מצפת או ממקום כלשהו, אם אין לו כרטיס הוא לא יכול להיכנס. שיעלה מסודר. מה זה שיעלה מסודר?

מה זה הולך ברגל? זה לא שבת, הוא יכול לעלות על אוטובוס ולהגיע. אבל הוא לא רוצה, הוא רוצה ללכת ברגל ולהגיע ברגל. אז שיקנה כרטיס. למה שיקנה כרטיס?

כי היה שם אסון בו 45 אנשים נהרגו. ולכן מה? ולכן מגבילים את הכניסה להר. גברתי הנכבדה - - - ולא צריך להגביל את הכניסה של המוסלמים להר? מה זה קשור למוסלמים? הר הבית נראה כמו הר מירון? היינו שם בשבוע שעבר, זה לא נראה טוב. מכיוון שאני מכיר את הר מירון והייתי שם יותר פעמים מסיור אחד של וועדה, אני מכיר בדיוק את כל המקומות. אני מברך על כך שהוצאו כל היציעים שהיו שם והרסו את כל המבנים הבלתי חוקיים שהיו שם. מי שבנה אותם,

זה לא היה מישהו לא חוקי, זה היה מדינת ישראל ששילמה עליהם ולא מישהו פרטי. בכל אופן הרסו אותם וזה בסדר. יש הרבה יותר מקום לכמות גדולה של אנשים, עם כל הכבוד. למה צריך לתחום את זה בכסף? אני לא מבין. אתמול פתחו את האתר ובתוך פחות מ-24 שעות נרשמו כבר 55,000 אנשים שרוצים להגיע לאתר. שנית, יש אנשים שאין להם אינטרנט. יש גם בבתי הכנסת ובמערכת נדרים אפשרות. יש גם כאלה שאין להם כרטיסי אשראי והם משתמשים רק במזומן, אנשים מבוגרים שלא יודעים. איך מגיעים למקום הזה. בשלב מסוים יעצרו את המכירה כי יגיעו למכסה הכוללת של מה שקבעו, ואז אנשים אחרים לא יוכלו להיכנס.

בהר הבית אף אחד לא עוצר, אף אחד לא משלם, אף אחד לא מתנה התניות של רישוי וביטחון שם,

כאילו זו ארץ אחרת. אני כובל על האפליה בנושא הזה. אני חושב שעם כל הכבוד, עד היום אף אחד לא ידע בהר מירון לומר בדיוק מה יקרה ואיך. יש בלבול גדול, במקומות מסוימים לא יודעים אם כן יתנו לעשות משהו למטה, למעלה או בצדדים. אני אומר שוב, אני חושב שאנחנו צריכים להפגין ריבונות על הר הבית כי זה נמצא במדינת ישראל שהיא הריבון. לא ירדן, לא האחים המוסלמים, לא אגודות כאלה ואחרות ובטח לא החמאס והג'יהאד האסלאמי. אני חושב שהמשטרה עושה את העבודה שלה בצורה נכונה, אבל הדרג המדיני לדעתי מגמגם פה והגמגום הזה יוצר פרעות ומעמיד את השוטרים בסכנת חיים. אין קו חד שקובע עד כמה אפשר לתת לפרעות האלה להימשך.

חבר הכנסת יום טוב כלפון ולאחר מכן חברת הכנסת קטי שטרית. תודה רבה גברתי יושבת הראש. אני אתחיל דווקא בתודה לשוטרים, לך נתי ולכל הצוותים. ראיתי את זה במו עיניי כשהייתי על ההר ביום חמישי האחרון. תודה על כל המאמצים שלכם לאפשר ליהודים את הזכות הפשוטה והברורה לעלות למקום החשוב והקדוש ביותר לעם היהודי שהוא הר הבית. זה בזכותכם. כמו שאמרתי לכם כשהייתי על ההר, ראיתי גם את החבר'ה יוצאים מפעילות מבצעית על ההר ונותנים את הנשמה. יש גם פצועים ונפגעים, אנחנו כמובן מאחלים רפואה שלמה והחלמה מהירה. העבודה שלכם חשובה מאוד ואנחנו כאן כדי להודות לכם על זה. זה בפן הראשון. אני רוצה לחזור על דבר טבעי. אני שומע בימים האחרונים, אפילו היום בבוקר איזשהו עיתונאי אמר לי שזו פרובוקציה שחבר כנסת במדינת ישראל עולה להר הבית. בעיניי בכלל לחשוב שזו פרובוקציה זה ביזיון. אין דבר טבעי ונורמלי יותר מזה שיהודי עולה להר הבית, קל וחומר נבחר ציבור וחבר כנסת שעולה להר הבית.

זה מקום ריבוני במדינת ישראל, הר הבית נמצא בריבונות ישראלית בתוך בירת ישראל ירושלים המאוחדת והריבונית. ברור שחבר כנסת יכול לעלות לשם מסיבות אישיות ודתיות. יש חברי כנסת כמוני, ויושב כאן גם חברי איתמר בן גביר שעולה לשם מסיבות דתיות. יש גם חברי כנסת שעולים מסיבות מקצועיות, למיטב ידיעתי יושבת ראש הוועדה עלתה לשם כדי לבחון את העבודה שנעשית שם על ידי הרשויות והמשטרה. זה טבעי, אפשר לעשות גם וגם. זה מה שאני עשיתי כשעליתי לשם ביום חמישי גם מסיבה דתית כדי להודות לקדוש ברוך הוא על היום החשוב הזה ביום העצמאות, אבל גם מסיבה מקצועית כדי לבחון את עבודת הרשויות במקום. עצם החשיבה, התהייה או השאלה על פרובוקציה על זה שיהודי, קל וחומר חבר כנסת עולה להר הבית, בעיניי זה דבר שלא יעלה על הדעת ולא מתקבל על הדעת. בנוגע לאותם שבועיים או כמעט שבועיים בהם ההר היה סגור, אני אומר את זה עם הרבה כאב, המראות היו קשים לא רק לי אלא לרוב עם ישראל. ההתפרעות של המוסלמים שם שפגעו קודם כל במסגד שלהם, זה נאמר בצדק רב קודם. עצם זה ש - - ראיתי בעצמי את החלונות השבורים ואת האבנים. אתה לא יכול להגיד שהמקום חשוב, אם מקום הוא חשוב או קדוש לך אז אתה לא פוגע בו. הר הבית כל כך חשוב לי, אני מעולם לא אעז לפגוע באבן אחת או בדבר קטן ביותר כי אני חרד כאדם שחושב שהמקום הזה קדוש וחשוב,

אני מנסה להבין את אותם מתפרעים שאומרים שהמקום הזה קדוש להם. במה הוא קדוש לכם אם אתם מוכנים להרוס אותו? זה קצת מזכיר את המשל של שלמה המלך. האם הלא אמיתית מוכנה להרוג את הילד כי זה לא הילד שלה, לכן היא מוכנה לחתוך אותו לשניים. האם האמיתית בחיים לא תעז לפגוע בילד שלה. מי שפוגע בהר הבית, מתפרע והורס, כנראה שהר הבית לא חשוב לו והמקום הזה לא באמת קדוש לו. אני אגיד גם נקודת אור. כן ראיתי אנשים יותר מבוגרים על ההר, מוסלמים שצעקו על אותם צעירים שמתפרעים. זו אולי תחילה של תקווה. אגב, הגבלות הכניסה לפי גילאים, אני לא יודע מה השיקולים היו אבל אם באמת שמתם לב שהפורעים הם אותם צעירים שהר הבית לא באמת קדוש להם, אולי כדאי להגביל את הכניסה שלהם לפי גיל, אם יש צעירים ערבים שבאים לשם רק כדי להתפרע.

אם יהודים יבואו מחר להר מירון או למקום אחר ויתפרעו, אז לא ניתן להם להיכנס. לדעתי באותה מידה לגיטימי להגביל כניסה ונראה לי שהמתפללים המבוגרים יעריכו את זה שמונעים מאותם צעירים שמתפרעים להיכנס לשם. זה משהו שצריך לשקול. אני אסיים במה שהתחלתי. הר הבית הוא מקום קדוש ליהודים מעל 3,000 שנים, אין דבר טבעי ונורמלי יותר מכך שיהודים יעלו לשם, קל וחומר חברי כנסת.

חברת הכנסת קטי שטרית ואחריה חברת הכנסת אורית סטרוק. תודה לך גברתי יושבת הראש. אני חושבת שהנקודה העיקרית היא שכנראה איבדנו את הריבונות על הר הבית, וזה מה שקרה. אין שום אסטרטגיה. לא אשכח את דבריו של מוטה גור שעלה להר הבית ואמר, הר הבית בידינו, ואז חזר ואמר, אני חוזר, הר הבית בידינו. החיילים פרצו שם בבכי מפני שזה היה אירוע היסטורי בו חזרנו לארץ אבותינו. 97 חיילים נהרגו על הר הבית, נרצחו, איך שתרצו לקרוא לזה. אחרי המעמד הזה מגיע שר הביטחון דאז משה דיין והרמטכ"ל שלו רבין. רבין עולה ואומר את מה שהוא אומר. בנאום המרגש שלו הוא דיבר על כך שדם רענו לא נשפך לשב, זאת אומרת שהאירוע הזה של כיבוש הר הבית היה נקודה מאוד חשובה. לא רבין ולא משה דיין, אף אחד מהם לא היה מהמחנה הלאומי, אבל האהבה שלהם למדינה הזו בערה בתוכם. רבין אומר בנאומו נחמו עמי. נכון שנהרגו על הר הבית מיטב בנינו, אבל הר הבית בידינו. אני שואלת את השאלה המאוד פשוטה, האם באמת הר הבית בידינו? המחזות שראינו היו מחזות מזעזעים. ראינו שם, אני לא אקרא להם פלסטינים, אני קוראת להם חמאסניקים. הם עלו על הר הבית עם ירי של זיקוקים וזריקת אבנים תוך שהם קראו, למען ג'נין אנחנו מוכנים לעשות פיגועים. המטרה הייתה לנהל קרב בהר הבית. הם ראו את הר הבית כתחילתו של הקרב על מדינת ישראל. לצערי הרב, התחושה המאוד קשה שעולה בקרבנו. ראינו כל כך הרבה סרטונים. תתחילו מזה שראינו את משחקי הכדורגל, את הביזיון הזה של הריסת עתיקות. לקחו אבנים עתיקות שהן ההיסטוריה שלנו, הניפו שם דגלי אש"ף וחמאס, כרזות של החמאס, זו הייתה לדעתי כניעה לאויב שבעצם רק הגבירה את כל החשק הזה להמשיך. סגירת הר הבית במהלך הרמדאן זה ניצחון לחמאס, לטרור ולמהומות של האויבים שלנו עלינו. אנחנו רואים פיגוע אחרי פיגוע כשהנושא של אל-אקצא הוא נושא הזוי, הוא לא קיים בפועל. מה שקרה זה שההסתה שנעשתה גם במסגדים בכל הארץ, רעולי הפנים שיצאו בתהלוכה לכיוון תחנות המשטרה, המטרה שלהם הייתה לנהל קרב. לא להתפלל, לא לכבד את הרמדאן, לא כלום. אנחנו מדברים על אנשים שבאו להילחם. כשהם באים להילחם צריך להתנהג אליהם כמו לוחמים, לא בכפפות של משי, לא להבין אותם ולחשוב שהם מסכנים. בינתיים מה קרה? 14 ימים יהודים לא עלו להר הבית. הנה, הם ניצחו, הם השיגו את מה שהם רצו. המראות מחוץ להר הבית של ניפוץ האוטובוסים, ילדים קטנים שנמצאים באוטובוסים וחוטפים את האבנים האלה וחלקם נפצעים, זה מראות של מלחמה. אני כל כך מבינה את כל הגורמים האחרים שרוצים לשמור על השקט, אבל שקט הוא רפש. מה שקיבלנו זה אנשים שבאו במטרה אחת והיא לעורר מהומות. הם חשבו שהם יחזרו על מהומות מאי, אני לא יודעת אם זה לא יקרה. אתמול בדרכי מהצפון עברתי ליד לוד, ראיתי את הניידות בכל מקום. זו עיר הולדתי. אנחנו מדברים על עשר דקות מנמל התעופה ועל רבע שעה מתל אביב, מרכז הארץ. זה המראות שנתחיל לראות אם לא ניקח את החוק לידיים. גם ככה הם מנהלים נגדנו הכפשות בכל העולם, גם ככה חשיבתם היא חשיבה של כמה שיותר להרוס עוד חלק ועוד חלק. אין שום ברירה אלא להחזיר את ההרתעה על הר הבית ועל כל המדינה. מה שקורה בהר הבית יקרה בכל המדינה. תודה חברת הכנסת קטי שטרית. אציין שבכל שנה בעשרת הימים האחרונים של הרמדאן הר הבית סגור לעליית יהודים, לא המצאנו את זה השנה. חברת הכנסת אורית סטרוק, לאחר מכן חבר הכנסת איתמר בן גביר. תודה רבה גברתי יושבת הראש. אני רוצה בעיקר לשאול שאלות. אין בעיה, תשאלי את השאלות. מאוד חשוב לי שכל השאלות ייענו כי אני מוותרת על חלק מזכות הדיבור שלי כדי שבסוף - - - זכותך לשאול שאלות. אני יודעת, אני לא נותנת נאום והצהרות כי אני רוצה לקבל תשובות לשאלות. אני רוצה לבקש ממך להקפיד שהשאלות ייענו. המשטרה תמיד נשארת עד הסוף. דיברו כאן רבים וטובים על הערך של הר הבית לעם היהודי. אפשר להגיד במשפט אחד שבגלל זה חזרנו הנה. חזרנו הנה משום שיהודים התפללו במשך אלפי שנים לחזור להר הבית, לכן אנחנו פה. אנחנו ממשיכים להתפלל וכל מי שאומר לכם שלא, כל יהודי שמתפלל בבית כנסת שלוש פעמים ביום, זו הדרך שלו. שלא יהיו אי הבנות, בגלל זה חזרנו הנה. דגניה, הרצליה, תל אביב, הכל זה מסביב. חשוב לי שנבין מה באמת קורה ולכן השאלות שלי. השאלה הראשונה היא האם המוראביטון או המוראביטת חזרו להר הבית, אולי בתלבושת אחרת או שם אחר? האם ההתנהלות שלהם חזרה? אם כן, מה עושים כנגד זה? האם יש המלצות של המשטרה בנושא? האם יש המלצות שלא נענות על ידי הדרג המדיני? איפה זה עומד אל מול הצו שיצא בזמנו שהוציא אותם מחוץ לחוק? זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה לגבי עצורי הר הבית, קודם כל כמות העצורים הגדולה, אותם מאות עצורים שנעצרו לפנות בוקר ראשון, כמעט כולם שוחררו. חשוב להבין למה הם שוחררו, האם זו הייתה החלטה של המשטרה או של בית המשפט, או שזאת הייתה הנחיה של דרג מדיני או כל דרג בכיר אחר מעליכם. שנית, האם מלכתחילה כשעצרתם אותם תכננתם לשחרר אותם? האם אלה שנעצרו ושוחררו שוחררו בתנאים? מקובל שכשעוצרים אדם על התפרעות ומשחררים אותו, אז מגבילים אותו מלחזור למקום שבו אירעה ההתפרעות. האם יש תנאים מגבילים כאלה או אחרים? האם יש בקרה על מי שנכנס להר הבית? האם אתם נעזרים במצלמות שמתעדות מי עשה מה ומתוכן אתם מאתרים בהמשך ראיות כדי להעמיד לדין? כמה מאותם עצורים כנראה יעמדו לדין או כבר עומדים לדין? איפה עומד כל העניין הזה? סוגיית העתיקות שהפורעים השתמשו בהן כדי לחסום את השבילים. למה המשטרה לא מנעה מלכתחילה גם את חסימת השביל כשלעצמו, על אחת כמה וכמה את השימוש בעתיקות. למה המשטרה לא דאגה שהשבילים יפונו מהעתיקות האלה? מה נעשה בסופו של דבר עם העתיקות האלה? איך מונעים בהמשך שימוש בעתיקות ושימוש לא חוקי בעתיקות בהר הבית? בנושא הדגלים, איך קרה שדגל חמאס ודגל הרשות הפלסטינית הונפו במשך כל כך הרבה זמן מעל המסגד? למה שום דבר לא נעשה כדי להסיר את הדגלים האלה? למה בסוף כן הוסרו? מי הורה להסיר אותם? האם הסרת הדגלים לוותה בהתנגדות? אם לא, למה לא הסירו מלכתחילה? איך קורה שאתם כמשטרה לא רואים בעיה בהנפת דגלים כאלה בהר הבית, אבל כן רואים בעיה במצעד דגלים שעובר ברחובות העיר העתיקה או ברחובות הסמוכים לעיר העתיקה, דגלי ישראל.

לא סיימתי, יש לי עוד שלוש שאלות. בנושא הדרשות במסגדים, האם אתם עוקבים אחרי הדרשות האלה ובודקים שאין בהן דברי הסתה? יש האזנה קבועה לדרשות האלה? האם ידוע לכם - - - הם צריכים לכתוב את השאלות, אחרת לא יהיו תשובות. יש כאן את נתי ורונן ששולטים בחומר. אבל הם כרגע לא מקשיבים לשאלות. הם מקשיבים. לגבי הדרשות במסגדים, האם אתם עוקבים אחרי הדרשות האלה? האם אתם עוצרים, חוקרים ומעמידים לדין על הסתה בדרשות האלה? האם היו דרשות הסתה במהלך תקופת הרמדאן? האם אתם מגבילים מי כן יכול ומי לא יכול לשאת דרשות במסגדים? ספציפית לגבי הביקור של ראאד סלאח, איך קרה שבכלל אפשרו לו לעלות להר הבית ולמה זה היה פחות מסוכן מאשר מעבר של חברי איתמר בן גביר בשער שכם? שאלה אחרונה לגבי כל סוגיית הפרובוקציה וההסתה. האם ההמלצות לגבי פרובוקציה והסתה הן שלכם, אם לא של מי הן? איך קובעים מה נחשב לפרובוקציה באזור הר הבית ובאזור העיר העתיקה בכלל ומה לא? היו החלטות משונות מאוד ודירוג משונה מאוד בין יהודים לערבים. יהודי אם הוא רק משתעל, זו כבר הסתה, אבל אם ערבי נותן דרשה מסיתה במסגדים אז זה בסדר גמור. תודה. חבר הכנסת איתמר בן גביר ולאחר מכן חברת הכנסת קרן ברק. אני רוצה לפתוח בשבח, במיוחד שאני לא פעם מטיל ביקורת על המשטרה וגם הפעם אני אטיל קצת ביקורת. לפני הכל צריך לומר, כמו שיום טוב הזכיר, אני עולה להר הבית ורואה את הצוות והקצינים, רואה את נתי שאני לא יודע מה קורה בסבב המינויים הקרוב ואם הוא נשאר בהר הבית - - נדמה לי שראיתי ראיון אתו בו הוא אמר שהיה הכי מאתגר בתחנת לב הבירה. אני חושב שאחרי שהיית בהר הבית יש לך מקום יותר מאתגר, ואני מאחל לך שקט ושלווה בשרון ובכל עם ישראל. אני רוצה להטיח ביקורת ולומר בצורה הכי פשוטה, אני חושב שמה שקורה כאן זה שהמשטרה לא יודעת להגיד לא. המשטרה לא יכולה לקבל כל הנחיה של דרג מדיני, גם אם מחר אני הייתי השר לביטחון פנים והייתי אומר לכם לעשות x,

אם זה לא חוקי הייתם צריכים להגיד שאתם לא יכולים לעשות את זה כי זה לא חוקי. אני לא מבין, שלל הדברים שאת חלקם הגדול הקריאה חברתי אורית סטרוק, זה לא עניין של שיקול דעת, זה עניין של אי חוקיות. אי אפשר לקחת אדם שזרק בקבוק תבערה או אבן על שוטר ולשחרר אותו,

הבנתי שעצרתם 800 אנשים, אבל השאלה המרכזית היא מה קרה עם העצורים. מי הובא למחרת לבית משפט? מה ביקשו בבית המשפט? אנחנו מכירים את הדברים. אתה היית בלב הבירה. ילדה שירקה, שכתבה גרפיטי, עצרו אותה בלילה. אם יש מישהו בדרג המדיני שאומר למשטרה לשחרר עצורים שזרקו - - כאלה שיש לכם ראיות נגדם, מי שאין ראיות נגדו אני בטוח שהמשטרה עצמה לא תעשה את זה. מי שיש נגדו ראיות, הכל מצולם, אין חיה כזאת. המשטרה לא יכולה לבוא ולעשות משהו בניגוד לחוק. אני מבין שהייתה כאן טענה שלא הייתה הגבלה, אבל בואו לא נעשה צחוק. אני קיבלתי טלפונים משוטרים שסיפרו לי איך לא נותנים להם להיכנס למסגד. חבר'ה, יש לכם אחריות, יש לכם פקודים, שוטרים ולוחמים שאתם חייבים להם. אם מישהו מהם ייפגע מה יגידו? זו הנחיה של הדרג המדיני? לא נכנסנו למסגד? יש דבר כזה? אני מדבר בכובע שלי כמשפטן. יש חיה חוקית שיגידו שזה X טריטוריה? אם מחר תהיה ממשלת ימין והיו אומרים למשטרה שביצהר יש מי שזורק אבן, אל תאכפו את החוק, זה חוקי? זה יכול להתקיים? דגל אש"ף על הר הבית, מה זה הדבר הזה? עשרה ימים זה תלוי שם למרבה ההשפלה. ראיתי איך השוטרים רצים על דגל ישראל כמו אני לא יודע מה וישר תולשים אותו. דגל אש"ף היה על הר הבית עשרה ימים. אורית הזכירה את העניין של שער שכם. אני עוד צריך ללבן עם היועצת המשפטית של הממשלה ושל הכנסת את כל הסיפור, מה פתאום הרחיקו אותי ולא נתנו לי להיכנס לשם. דבר אחד אני לא מבין, ובזה כן יש לי טענה למשטרה. למה לא הבאתם לי את הצו? למה לא עדכנתם אותי כמה שעות לפני כן? המינימום של המינימום זה שאני אוכל לקבל את זה וללכת לעתור לבית המשפט העליון. אגב, אני מעדכן כאן שאני הולך להגיש תביעה. אבל זה לא הנושאים האישיים - - - זה לא העניין של הנושא האישי. גברתי יושבת ראש הוועדה, כשמגבילים חברי כנסת ופועלים, זה לא עניין אישי, זה עניין של הכנסת וכבודה של הכנסת.

אם יש לך עניינים עם המשטרה, תפתור אותם מול המשטרה. אני אפתור אותם, אני אגיש תביעה.

אומר שכשמגבילים חברי כנסת צריך להביא צו, זה לא עניין אישי. רק לסיים בבקשה.

כמה נקודות חשובות בקצרה. אתם יודעים לעבוד, כשאתם רוצים להרחיק אנשים יש לכם כלי שנקרא צווים מנהליים. יש יהודים שקיבלו צווים כאלה מחוזרים להר, לא נותנים להם להיכנס להר הבית. אני שואל האם השתמשתם בכלי הזה נגד אנשים בתנועה האסלאמית? למה לא השתמשו בכלי הזה נגד ראאד סלאח? ההגעה שלו לכל הדעות מחממת ומתסיסה את הרוחות. למה לא הוציאו לו צו מנהלי? למה לא עצרו אוטובוסים באום אל פאחם? בהתנתקות, כשאנשים רצו לנסוע להפגין בכפר מימון, עצרו את האוטובוסים בשדרות, נתיבות ואופקים. למה אי אפשר היה לעצור את האוטובוסים האלה שם? הדבר האחרון, מישהו כאן הזכיר את המוראביטון ואת המוראביטת. אני אומר את זה ואני חושב שאני מייצג רבים מעולי ההר. לא ניתן שיחזירו אותנו לתקופה הזאת, זאת הייתה תקופה מאוד אומללה. אני זוכר את זה ואני חושב שגם אתה זוכר את זה. גברתי היושבת ראש, הייתה תקופה שכשיהודים עלו עמדו נשים והתחילו - - אותי עצמי, אל תגידי שאני מערב עניינים אישיים, זה פשוט היה תקדים. מישהי צעקה לי לטבוח ביהודים, עניתי לה עם ישראל חי.

תבעתי את המשטרה וקיבלתי כסף גם מהמשטרה וגם מהווקף. אני מניחה שגם אז הייתה ממשלת שמאל רופסת. את צודקת. אני חייב להגיד לך,

אני מתפלל שזה לא יחזור כי זה רק ילהיט את הרוחות ויגרום גם לצד היהודי לא לקבל את המשוואה הזאת. נשים בארגונים לא חוקיים, זה ארגון לא חוקי. הוא יענה, חברת הכנסת סטרוק שאלה בצורה מאוד ברורה. אז אני אסיים במשפט אחד. אתם המשטרה, אתם צריכים לפעול לפי החוק לפני הדרג המדיני. הדרג המדיני נותן הוראות ובסוף השוטרים חייבים לפעול לפי החוק. אנחנו כאן נלחמים גם על קיום הוראות החוק וגם על שוטרים ולוחמים שצריך לומר שהפכו למרמס בהר הבית בידי מחבלים. אסור להפקיר את השוטרים והלוחמים האלה, אני מדבר גם בשמם. אני כבר יכולה להגיד לך ששוטרי הר הבית ומחוז ירושלים לא הפכו למרמס בידי אף אחד. את ראית את התמונה שמרביצים לשוטר והוא רודף ולא נכנס למסגד? אם אתה לוקח תמונה של שוטר אחד, זה לא מעיד על כל שוטרי ירושלים ומרחב הר הבית שהם שוטרים אמיצים ולוחמים. לפני שהגעת היית רואה את הסרטונים ושומע שמאז 2017, שאני מניחה שגם אז הייתה ממשלת שמאל רופסת, לא נכנסו אל תוך המסגד. השנה נכנסו אל תוך המסגד - - - הבעיה שלך איתי היא שאני ביקרתי גם את הממשלה הקודמת, זו הבעיה הקשה שלך איתי. אני לא באתי ואמרתי אמן למה שהם עשו.

ביקורת, בגלל זה אני עושה את הדיון. אני רק אומרת שאף שוטר, בטח במחוז ירושלים שיש שם שוטרים גיבורים ואמיצים לא הפכו למרמס בידי מחבלים. אני אתן לך טלפונים, תשאלי אותם. חברת הכנסת קרן ברק ואחריה חבר הכנסת פינדרוס. אין לי הרבה מה להוסיף לגבי מה שאורית שאלה. היא שאלה רשימת שאלות שאני מקווה שתענו אחת אחרי השנייה. אם אני מתחברת למה שאיתמר אמר, חשוב שכולנו כחברי כנסת נבין, חלקנו כעולים להר, אני לא הייתי שם 20 שנים. מי שמעוניין לעלות יכול לעלות מתי שהוא רוצה. השאלה שאולי מעניינת היא מה גבולות הגזרה, וזו לדעתי ההבהרה שצריכה לצאת מהוועדה. מה גבולות הגזרה, מה מותר ומה אסור? נגיד ואני לא רוצה לעבור על החוק או להמליץ לאנשים לעבור על החוק, אבל אני רוצה לדעת מה גבולות החוק כלפי כולם, כלפי ערבים ויהודים, שנבין מה מותר כדי שאחרי זה נוכל גם לדרוש את זכויותינו, או לא להפר את החוק. ברגע שלא ברור לך ואז אומרים לך שאתה יכול או לא יכול ללכת עם דגלים במדינת ישראל, בעיר הבירה של מדינת ישראל, זה משהו לא הגיוני. אם היית מספר את זה למישהו מחוץ לארץ, האם ניתן להניף את דגלי המדינה שלו בעיר הבירה שלו, אף אחד לא היה מאמין שזה קורה במדינת ישראל ובמדינה אחרת. הנפת דגל ישראל בבירת ישראל היא משהו שאני לא יכולה להבין איך הוא מוטל בספק ומי יכול להגיד שזה אסור. אם אפשר להגיד שזה אסור, אני רוצה להבין באיזה נסיבות, כדי שנבין אותן רוחבית ולא נקודתית למשהו שקורה בדקה האחרונה, שנדע לא להחליט על זה לפני כן. למה שלא נדע יממה לפני כן או בכלל מה מותר ומה אסור מבחינת החוק במדינת ישראל? אם זה מותר על פי חוק, איך באמת - - זה מה שאיתמר שאל. איך שוטר עובר על החוק באכיפה של חוק שלא קיים? אני מבקשת שההבהרה הזאת תצא מהוועדה הזאת. מה גבולות הגזרה, מה החוק, האם לשוטר מותר לעשות משהו בניגוד לחוק. זה הדבר הכי חשוב בסיפור הזה. עוד מילה אחרונה. אנחנו מדברים פה הרבה פעמים על כל מה שקשור לאלימות בכל הסוגים. כשאתה לא עוצר אלימות, אני לא צריכה להגיד את זה, אתם עברתם קורס שוטרים בכל התחומים. כשנותנים לדברי הסתה ולאלימות מקום ומכילים, אתה לא מסייע למקרה האלימות הבא שלא יתרחש, אתה רק נותן לפורעים, המתפרעים, האלימים הטרוריסטים פרס. הכלה של טרור כלשהו בכל התחומים, כמוה כעידוד. צריך לנקוט ביד קשה נגד אלימות, לא להכיל אפילו לא 10%. נותנים את המכה הכי קשה נגד אלימות כדי שזה לא יקרה בפעם הבאה. כל הכלה והבנה בסוף מביאה אותנו לאן שאנחנו נמצאים, ולא משנה מי אשם. אנחנו נמצאים כאן בעת הזאת, אנחנו רצים קדימה. מדינת ישראל חשובה לכולנו באותה מידה, וכדי שנמשיך להתקיים פה אנחנו חייבים - - גם אם זה נבנה לאורך השנים, זה בכלל לא רלוונטי. זו העת שבה אנחנו נמצאים היום ואנחנו צריכים להגיב בעוצמה כדי שזה לא יגבר ושלא יהיה כמו עכשיו, שילך וייסוג. הייתי שמחה להבין מה התוכניות בנושא הזה.

חבר הכנסת פינדרוס ולאחר מכן חבר הכנסת אופיר אקוניס. לאחר מכן נמשיך למשרדים. גברתי יושבת הראש, אני חושב שמה שראינו החודש הוא בלתי מתקבל על הדעת. אני יכול כבר לתאר, ואני מכיר את זה, אני חושב שצריך כאן דיון עומק. זה לא הדיון הראשון עם המשטרה בנושא הר הבית, גם לא השני או השלישי, ואני מדבר על כמה עשורים. אני סבלתי חודש ימים, שמעתי את הפיצוצים בכל לילה. אני גר שם, שומע ורואה את זה. נכנסו פעם אחת למסגד בהתחלה ומאז הפסיקו. כל הלילה ירו זיקוקים, שלא יספרו לכם סיפורים. בגלל הכניסה הראשונה שגרמה - - אני לא יודע אם זה מסיבות פוליטיות, מדיניות או שקצינים לא רצו להסתבך. היו המון קצינים בעבר שהסתבכו בהר הבית ולא רצו לעבור את מה שעברו הקצינים הקודמים. במציאות היריות נמשכו בכל לילה, אני לא יודע מה הם ירו שם. אני יכול לשמוע את הפיצוץ אבל לא יכול להגיד לך מה זה היה, אבל זה היה בכל לילה. היו מספרים שהכול שקט והכל בשליטה, אבל זה המשיך. כמו שאמרה קרן ברק, ואני מסכים עם כל מילה שהיא אמרה, כולנו מכירים, אני אמרתי את זה פה בוועדה בפעם ה-15, כל הכלה של פיצוץ, כניסה, התבצרות בתוך המסגד, כל הכלה של הדבר הזה גורמת בסוף להרבה יותר נזק, הסתה, בלגן ואלימות. זה גורר עוד אלימות ופיגועים, ואז כוחות משטרה צריכים להתגבר על הפיגועים בשרון. זה מה שקורה. מכילים פעם אחת ואומרים שזה יכול ליצור תסבוכת עם ירדן או כותרת לא נעימה. אנחנו צריכים לדעת שאם אנחנו לא עוצרים את זה ביום הראשון, השני והשלישי עשו את זה. אם היו נוהגים כל החודש כמו שנהגו בפעם הראשונה כשנכנסו,

רק מה? הכילו את זה. אני אומר לך, שלא יספרו סיפורים, שמעתי

הייתי אומר לאשתי בערב שהיא תוכל לישון כי אמרו שזה נגמר, אבל זה לא קרה. לא היה לילה אחד בו לא היו פיצוצים. אני רואה את זה מהמרפסת שלי, אף אחד לא נכנס לשם. נפל איזה חצץ על הכותל, פתאום נזכרו.

אז נכנסו. לא צריך לחכות לזה, צריך לעצור את הדבר הזה בהתחלה. אני אומר לך שצריך למצוא פתרון כי המשחק הזה נמשך כבר כמה עשורים. מורידים ומשחררים כי נכנסים ללחץ, נותנים שבועיים לכולם להשתולל, נוצרים פיגועים ואז אנחנו בהיערכות. צריך לעצור את הדבר הזה.

חבר הכנסת אקוניס, בבקשה אדוני. תודה רבה גברתי יושבת הראש, חברות וחברי הכנסת. אני מברך אותך, אני חושב שהדיון הזה חשוב. יכול להיות שהיה צריך לקיים אותו לפני כן, אבל הוא מתקיים בנקודת הזמן הזאת. הוא חשוב וכדאי שנרבה בו לאור האירועים,

ויש יסוד סביר להניח שיהיו. כידוע לכם, אני בא מהתנועה הלאומית הליברלית החילונית, וקראתי את שירו של אורי צבי גרינברג שבו הוא אומר שהשולט בהר שולט בארץ,

מי שמבין את זה מבין את הסכסוך הישראלי-ערבי. אני מקבל את הטענה שהדבר הוא לאורך שנים, לא כופר בה. כל מה שחל כשאני הייתה שר, חלה עליי האחריות הקולקטיבית. זה מושג שלא קיים יותר בישראל וזה חבל, כדאי לרענן אותו. חלה עליי האחריות הקולקטיבית בעניין הזה, גם באירועי הר הבית ב-2016 וב-2017. ברור שהכול שם זה תירוצים, אנחנו יודעים שהדבר הזה איננו נקודתי. הרי הפרעות הראשונות היו ב-1920 בחג הפסח ואז הייתה משטרת המנדט הבריטי, ברוך השם היום יש את משטרת ישראל. אני רוצה לגעת בנקודה הזאת. אגב, כבוגר עלייתו של אריאל שרון להר הבית ב-28.09.2000, אני אומר ליושבת ראש ולכל הנוכחים כאן, אותה הסתה עם חברי כנסת ערבים, חלקם עדיין מכהנים בבית וחלקם אינם מכהנים עוד בבית הזה, נדמה לי קרן שהיית באזור הזה אז. עלינו על הר הבית, יו"ר הליכוד דאז אריאל שרון וסיעת הליכוד, ראינו את הדברים. אותם מבטי שטנה ושנאה אלינו - - אני אז לא הייתי חבר כנסת, אבל הייתה קבוצה של חברי כנסת, חברי הכנסת הערבים המסיתים, וכמובן ההסתה של השבב. האנשים האלה לדעתי היום בגיל 40-50, אז הם היו צעירים יותר. היו גם את מנהרות הכותל ב-1996, הפגיעה ביסודות הר הבית, השקר המתועב שהפיץ ערפאת. תמיד יש איזשהו תירוץ וגם עכשיו יש את התירוצים של 2022. הדבר הזה נמשך, אבל הוא צריך גם להיפסק. לפני שאני שואל אתכם שאלות, הייתי רוצה שתמסרו לכל כוחותינו גם בשער שכם, גם בשער האשפות, גם בשער האריות, גם בהר הבית ובכל מקום את החיזוק שלנו. היה דיון עם יושבת ראש הוועדה לביטחון הפנים יושב ראש וועדת החוץ והביטחון בפגרה, בתחילת אפריל, אמרתי ואני חוזר ואומר, תכו בהם, אל תפחדו. הם לא מבינים שום שפה אחרת. אלה פרעי אדם מוסתים, זאת האמת. אני לא פוליטיקלי קורקט, שכחתי אותו מחוץ לשערי הכנסת ואולפני הטלוויזיה. אני לא אזכה לאהדה של כמה צייצנים חביבים, אבל אני לא פוליטיקלי קורקט. תכו אותם, הם לא מבינים שום שפה אחרת. כמובן הכל בכפוף לחוק, לכללים ולכל מה שאתם נדרשים לו. אין שום שפה אחרת, בטוב זה לא הולך איתם. זה לא הלך ב-1920, זה לא הלך ב-1948, בוודאי לא אחרי הניצחון במלחמת ששת הימים. הרפיסות הזאת הביאה אותנו ל-2022. אם שם הייתה ריבונות ועוצמה אז לא היינו מגיעים בכלל ל-2022. אנחנו מגבים אתכם, אנחנו מגבים את הכוחות.

חבר הכנסת בן גביר, מידי פעם אנחנו רואים וצריכים להעלות שאלות לגבי התנהלות טקטית של שוטר כזה או אחר, אבל בוודאי לא בהיבט האסטרטגי של הדברים. אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות קצרות כיוון שנשאלו שאלות גם על ידי חלק מחברי וחברות הכנסת.

אני רוצה להתחיל בזה שהמילה שיצאה מצבא ההגנה לישראל שחלה לדאבון הלב גם עליכם ועל שירותי ביון נוספים, הכלה, אי אפשר לקיים אותה. גוף צבאי ביטחוני, אין לו דבר כזה. זה יכול להישאר בדיונים בקריה בתל אביב, אצל בוגי יעלון וחבריו. מה פתאום צבא ישראל משתמש במילה הכלה? אחר כך זה עובר למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי שאומר למחבל שרוצץ בגרזן שלושה ראשים ביום חמישי סלאם עליכם. מה זה הדבר הזה? לא סלאם עליכם ולא כלום. גם הסיגריות, לא משנה מה המשמעויות של זה. יש לזה משמעויות כי כשאויב מריח חולשה הוא תוקף, ככה זה במזרח התיכון. אנחנו לא באירופה, לא בארצות הברית ולא באוסטרליה. עכשיו אתייחס לשאלות ובזה אסיים. הדבר העיקרי שאני מבקש לדעת הוא מי מגיע להר? כיוון ששר הביטחון נוקט במדיניות שגויה מן היסוד, לדעתי, על כך שהוא לא מטיל סגרים. בחול המועד פסח השנה אחרי עשרות שנים לא הוטל סגר על יהודה ושומרון. יכול להיות שחלק מהתמונות שראינו, סלעים על קו מספר 1 שנוסע שנים ארוכות ממרכז העיר אל הכותל, מותכים בילדים וילדות קטנים כי אין סגר. שר הביטחון החליט שאין סגר, זה דבר אחד. מי נכנס? מי מגיע? הרי אדם שבא להתפלל יש לו את חופש הפולחן, אין עם זה בעיה. אנחנו מקיימים את חופש הפולחן בירושלים מאז ה-11.06.1967, ושאף אחד לא ישקר בעניין הזה, לא הירדנים, לא האמריקנים, לא האיחוד האירופי ולא אף אחד. אני אומר את זה בפנים, יש חופש פולחן דתי בירושלים ושאף אחד לא ימציא המצאות בשם ההסתה נגד ישראל. הסגר הוא לא החלטה שלכם כמובן, אני יודע, זו החלטה שגויה בעניין ואנחנו נטפל בזה בוועדת חוץ וביטחון. הדבר השני הוא סוגיית המניעה על ידי ניטור הרשתות החברתיות. גם לכם, גם לצבא וגם לאחרים יש יחידות סייבר מצוינות. גברתי יושבת הראש, לא צריך אפילו יחידות סייבר מיוחדות, לפעמים אצלי באינסטגרם או בפייסבוק שלי מתייגים את הר הבית עם להבות וכל מיני ציורים כאלה ואחרים, והם אומרים שהם ישחררו את הר הבית, אללה הוא אכבר והדברים הללו שהם בבירור - - יש גם דברי הסתה אחרים, הם דווקא לא נמצאים אצלי. אתם יכולים לראות את זה על ידי יחידה שיושבת על הרשתות החברתיות ומאופיינת על ידי צעירים בגילאי 14-20. אגב, שימו לב שרוב הטרוריסטים האחרונים בגילאי 18-19 ואפילו יותר צעירים. ראינו את זה בגל הסכינאות של 2016 אז ילדים בני 12-13 הקשיבו למסיתים אחרים במקומות אחרים. אני שואל על ניטור הרשתות כדי למנוע, שאותו מסית לא יעלה להר הבית. לא צריך להרחיב על זה יותר מידי, פשוט רואים את זה ומונעים את העלייה הנקודתית של אותם מתפרעים. סוגיית הדגלים שהזכירה חברת הכנסת אורית סטרוק ואחרים. לא יכול להיות שדגל אש"ף מונף במשך עשרה ימים כאבן שאין לה הופכין בהר הבית. אין מדינה בעולם שמסכימה לזה, אנחנו רואים מה רואה בעולם. אין בארצות הברית שוטר אחד שהיה מתיר לדגל של בן לאדן או של דאעש להיות תלוי, לא במקום קדוש או כנסיות, בקניון בניו ג'רזי או קליפורניה. דגל שאיננו דגל הכוכבים של ארצות הברית. אגב, אני מעריץ אותם על זה, זה דבר אדיר.

לא קיצוניים, לא פנאטיים, הם לאומיים. אסור לפחד להשתמש במילה הזאת. עכשיו דגלי חמאס הונפו, וכאן אני כן רוצה לשאול שאלה טקטית.

אני מתכנס לסיום. כאן אני כן רוצה לשאול שאלה טקטית. מהירות התגובה והתקיפות כלפי בחורים יהודים צעירים שמניפים דגל ישראל או אפילו מחזיקים אותו ביד לעומת חוסר התגובה או התקיפות כלפי אותם דגלים שהזכרנו, דגלי אש"ף וחמאס. אני מודה שלא ראיתי את דגל תורכיה, אבל תאמינו לי שדגלי חמאס ואש"ף מספיקים. העניין האחרון ובזה נסיים, כי זה לא עניינה של הוועדה הזאת אלא של וועדת החוץ והביטחון. זה כמובן העניין הירדני, עמדה מול ירדן, העמדה הרופסת מול ירדן. זה כבר עניין מדיני, אני לא אערב אתכם, נעסוק בזה בוועדה אחרת או בהזדמנות אחרת. אני מודה לך על ההזדמנות ואני מחכה לתשובות. אנחנו כמובן מגבים אתכם, תעבירו את זה לכוחות בשטח.

עורכת דין גלית שוורץ, ראש צוות מעצרים בפרקליטות ירושלים, בבקשה. בוקר טוב. אנחנו בפרקליטות, כמו שנאמר על ידי המשטרה, ביצענו הערכות מצב גם מול המשטרה וגם מול השב"כ לפני הרמדאן, כולל תדריכים שהעברנו למפקדה שהוקמה. תכף אני אדבר על ממשק העבודה מולם. ביצענו תדריכים כדי לומר להם איך לבנות את התיק מבחינה ראייתית, מה אנחנו מחפשים בסוג התיקים האלה של הפרות סדר, תקיפות ממניע גזעני ותיקי טרור. אני חייבת לומר שהממשק מול המפקדה עבד בצורה טובה. כמו שנתי אמר, זה כוח משימה שהוקם עם קציני חקירות מנוסים. אנחנו קיימנו שגרת עבודה, בתחילת ובסוף כל יום הם ישבו איתי על - - - אני רוצה לציין שמי שעמד בראש המפקדה זו הסמכות הבכירה ביותר במחוז ירושלים בנושא החקירות, זה קצין האח"מ המחוזי שעמד בראש המפקדה החקירתית.

דני אמויאל. הם ישבו איתי כל בוקר וכל סוף יום כדי לראות איזה עצורים יש לנו למחרת. עברנו על התיקים, נתנו להם השלמות חקירה וזה עבד ממש טוב. גם בשבילנו היה מישהו אחד שתכלל את כל הנושא הזה וגם כמובן זה מאפשר לתחנות האחרות להתפנות לטיפול באירועים אחרים שלצערי לא נעלמו מן העולם. מבחינת נתונים, אלינו הגיעו להתייעצות למעלה מ-60 תיקי רמדאן שנפתחו בחודש הזה. נפתחו 118 תיקי מעצר בפרקליטות בחודש האחרון, למעלה מ-60 מהם היו תיקי רמדאן. בחודש אחד אני מקבלת רק 60 תיקים. בשביל הפרופורציות, בכמה

בחודש אחד נפתחים 60-70 תיקי מעצר באופן כללי, אז החודש הזה כ-120 תיקים. למעלה מ-25 הוגשו במעצר והיד עוד נטויה, יש תיקים שנמצאים בחקירות שב"כ כאלה ואחרות. אני מדברת על למעלה מ-35 נאשמים שהוגשו במעצר. התיקים שהגיעו אלינו התחילו מזריקת חפצים בשער שכם, בקבוקי פלסטיק ריקים או מלאים, כמובן שהיו התפרעויות בהר הבית. הגשנו תיק של תקיפה ממניע גזעני למשל על יהודים שהלכו עם טליתות בעיר העתיקה, תיק על האבנים שנזרקו על אוטובוסים כתיק טרור - - - כמה אנשים עומדים לדין בתיק הזה? של רוקפלר? כרגע חמישה אנשים, אחד מהם הוא שוהה בלתי חוקי. והשאר תושבי מזרח ירושלים. אני מניחה שיגיעו לעוד. איפה הם כעת? במעצר. כמה נמצאים במעצר עד תום ההליכים? כרגע אני מעריכה שלמעלה מ-35 עצורים. מן הסתם חלקם ייעצרו עד תום ההליכים וחלקם ממתינים לתסקיר. יש המון קטינים שיש חובת תסקיר לגביהם. כמה נעצרו בסך הכל ברמדאן? 781 עצורים נעצרו על ידי המשטרה. את הנתונים של המעצרים קיבלתי כמובן מהמשטרה, אני מדברת על מקרים שהגיעו להתייעצות. צריך לזכור שמהרגע שהמשטרה עוצרת יש גם את בית המשפט, צריך להביא בפני שופט תוך 24 שעות. בתי המשפט שחררו הרבה עצורים מכיוון שלא היו ראיות נגדם. אני יודעת שהיו גם עשרות שוהים בלתי חוקיים שנעצרו והועברו כנראה לטיפול תביעות או - - - אין מה לעשות עם שוהים בלתי חוקיים אם זה לא שלוש פעמים. בפעם הראשונה שתופסים מחזירים לרשות. היו גם מעצרים מנהליים שמטרתם היא למנוע את היותם של אותם פעילים שהיה חשש שיבעירו את השטח במקום. מדובר בעשרות מעצרים מנהליים בכל הארץ. למזלנו המהומות לא גלשו לערים המעורבות, אבל כמובן שהשארנו ערוץ תקשורת. יש לנו פורום התפרעויות ארצי של הפרקליטות שנוצר בשומר חומות בשנה שעברה. קיימנו שיתוף פעולה מול המשנה לתפקידים מיוחדים בפרקליטות המדינה בכל מה שקשור לעבירות של מניע גזעני וטרור, שהוא זה שמאשר למעשה את הגשת התיקים האלה. הסתה בדרשות ודברים כאלה. בהמשך למה שנשאלנו על ידי חברת הכנסת סטרוק, הסתה זו עבירה שפתיחה בחקירה בה מחייבת אישור של התפק"מ, כך שזה לא שיקול דעת ספורדי של המשטרה. כל פרסום כזה המשטרה מעבירה קודם כל להערכת חקירות אם אני לא טועה. אנחנו מעבירים את זה לחקירות, זה עובר לפרקליטות בגין הסתה. זה על דרשה? כל הסתה. זה חוק ההסתה של 2002?

תמשיכי. הגשנו למשל על הסתה בהר הבית, בדרך כלל אנחנו נוהגים להגיש כמעצר תיק שיש בו למשל שבעה פרסומי הסתה בפייסבוק וכדומה, אבל הפעם היה לנו תיק של אדם שקרא לעצמו שייח והסית בהר הבית באחד מימי חול המועד. הוא עמד עם אנשים מסביבו ודיבר על כך שצריך לשחרר את מסגד אל-אקצא באמצעות נשק. זה אדם בלי עבר פלילי והגשנו נגדו תיק מעצר. זה לצורך העניין התיקים שהיו לנו. הגישו כתבי אישום?

הוגשו למעלה מ-25 כתבי אישום נגד למעלה מ-35 נאשמים. הבנתי. היו גם התפרעויות למשל בבאב חוטה מעל הגגות, היו התפרעויות של המון קטינים שזרקו שם אבנים. אני רוצה להבהיר שזה כתבי אישום תוך תקופת מעצר - - - אתה גם אמרת לפני שנכנסת - - - מה אתם מבקשים? עונש מאסר ממושך?

מספר כתבי האישום הרבה יותר גבוה מהמספרים שנוקטים פה כי יש תיקים שמוגשים תוך תקופת מעצר ויש תיקים שמוגשים לא בתוך תקופת המאסר. אבל כמה - - - הוא לא יודע כי הם עוד לא סיימו. היו לך מאות עצורים. האם מספר התיקים או החקירות לגבי אלה שלא נעצרו, האם זה מסתכם בבודדים, בעשרות או במאות? האם יתכן שהיו מתפרעים שהובאו לבתי חולים במזרח ירושלים ובעצם לא הגעת אליהם? האם אתם בודקים גם את אלה שלא נעצרו מלכתחילה אבל כן התפרעו? רק לחדד, האם אתם ממליצים על העונש המירבי הקבוע בחוק ומה הוא? אם אנחנו נדרשים לשנות, אני חושב שתהיה פה הסכמה של כולם על שינוי. תגידו לנו, בשביל זה אנחנו פה. מה אתם מבקשים? שבוע מעצר, חודש, שש שנים? יש הבדל בין שלב המעצר למאסר. ברור, אני שואל מה המלצת המשטרה. המשטרה לא ממליצה לנו על עונשים. שמענו. מי מתייחס? אנחנו מבקשים מבית המשפט עונש מאסר בפועל למתפרעים ולכאלה שיידו אבנים לעבר שוטרים, שזו עבירה של תקיפת שוטר או ניסיון תקיפת שוטר. אנחנו מבקשים עונשי מאסר בפועל. אנחנו מפספסים כאן את הנקודה המרכזית. אני חושב שיש בינינו הסכמה שהאירועים בהתנתקות היו הרבה יותר מינוריים אבל שם הוגשו 700 כתבי אישום. איך זה קשור? מה זה איך זה קשור? אני מעריך מאוד את העבודה שלהם, אבל אם מתוך 800 עצורים בסוף הוגשו 35 כתבי אישום, את לא מבינה שזה מספר לא הגיוני? אני מאוד מבינה ויש לי הרבה השגות על התנהלות הפרקליטות בעוד הרבה תיקים אחרים, אבל איך ההתנתקות רלוונטית? את צודקת, אני נותן לך את האחוזים. מתוך 800 עצורים, לא עצורים על שירה בבית משפט, זה לא עצורים על התקהלות אסורה. חלק גדול מהעצורים נעצרו על בקבוקי תבערה ואבנים. אנחנו יודעים את החומרה שאתם מייחסים. כל תיק כזה מגיע לתום ההליכים אם יש ראיות. אתם רוצים להגיד לי שרק על 25-35 אנשים היו ראיות מתוך 800? הר הבית כולו מצולם. בעבירות האלה לא אומרים שנגיש כתב אישום עוד מעט, אם יש לכם ראיות על זורק אבנים מביאים אותו למעצר. את פרקליטה מאוד מוכשרת, את יודעת את העבודה יותר טוב מכולנו. בואו נגיד את האמת, פגשתי אותך לא מעט בבית משפט בכל מיני נסיבות ואת יודעת לעבוד מצוין מול זורקי אבנים ובקבוקי תבערה. הפער הזה הוא פער מאוד מטריד. אז אני אומר שלנו לא הגיעו מאות עצורים, הגיעו אלינו מעל ל-60 תיקים. נתי, תקן אותי אם אני טועה, אבל לדעתי 450 עצורים נעצרו ביום אחד - - - ושוחררו יום למחרת. אני מכירה את זה גם. למה הם שוחררו? זו שאלת היסוד של האירועים. יכול להיות שהם יגיעו אלינו בהמשך. העצורים האלה נעצרו ברובם בתוך המסגד, קבוצה גדולה של צעירים שהייתה מרוכזת בתוך המסגד. לא הצלחנו לשייך ראיות גם עם המצלמות שיש לנו בחלק מהמקומות כנגד אותם עצורים. היה קשה להגיש נגדם כתבי אישום תוך כדי תקופת המעצר. חלקם הגדול, אם אני לא טועה 223, הורחקו בצו מפקד מחוז ירושלים. זה צו מנהלי שיש לו סמכות מיום ועד שישה חודשים. כל אחד קיבלת תקופה אחרת, גם על פי העבר שלהם וגם על פי שיקולים אחרים שנקבעים בתהליך של חתימת הצו. 223 הורחקו בצו מפקד המחוז. מתוך ה-425 חלקם המשיכו למעצרים שהגיעו לפרקליטות, חלקם עדיין מטופלים בכתבי אישום כאלה ואחרים. צריך להבין את הנקודה, כל יום אנחנו מבצעים מעצרים על בסיס אותם אירועים שהיו. גם היום אנחנו ממשיכים לבצע מעצרים על ידי סרטונים, תמונות וחומרים מודיעיניים כאלה ואחרים. גם היום אנחנו עדיין ממשיכים לבצע מעצרים על בסיס אותם אירועים. קשה להגיד כרגע את מספר כתבי האישום והמעצרים עד תום ההליכים כי זה עדיין מתנהל, אנחנו בשיא ההתנהלות ביום שאחרי ואנחנו ממשיכים לנהל את המערכה על בסיס אותם אירועים. מתי בערך נוכל לדעת? מתי מסכמים את האירוע? אני יכולה להגיד לך שלפני חודש וחצי הייתי אצל מפקד מחוז דרום והוא אמר לי שהוא עדיין מבצע מעצרים על שומר חומות, אז זה ייקח זמן.

זה לא עניין של איטיות כמו שאם אין לך מספיק ראיות אז זה לא שווה כלום. גם ככה כשאתה מביא ראיות משחררים - - - אבל מירב, את מבינה שכשמגיעים לשופט שנה אחרי אז השופט צוחק ושואל מה נזכרתם? את מכירה את זה. אני אחראית על המשטרה, לא על בתי המשפט.

ההתנהלות שלי היא לבוא ולבדוק האם מתבצעים עדיין מעצרים בזמן שאנחנו יושבים פה. אגב, המספר הנמוך הזה, ברור שגם לי זה מפריע. יש כאן עבודה סיזיפית של הבאת ראיות - - - אף אחד לא טוען שהם לא עובדים. רעות גורדון כץ ממשרד המשפטים,

יש לך משהו להוסיף לדיון המשפטי? חברי הכנסת ישמחו לשמוע. לאחר מכן חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק. צהריים טובים גברתי, אני ממשרד המשפטים. מוקד הדיון הוא באמת בשאלות מבצעיות ושיקול דעת משטרתי, שיקול דעת על בסיס מידע והערכת מצב של גורמי הביטחון. אנחנו כמשרד המשפטים, כחלק ממערך הייעוץ המשפטי לממשלה, אנחנו נדרשים ככל שעולות שאלות משפטיות, אנחנו זמינים עבור גורמי הביטחון. ככל שיש שאלות - - - אני אגיד לך למה את כן רלוונטית. לי אין סמכות על בתי המשפט, אני מדברת עם המשטרה, הפרקליטות מגיעה ונותנת את הדיווחים שלה. את צריכה להבין שהיו כאן הרבה חברי כנסת, קואליציה ואופוזיציה. אגב, אני יודעת שגם השוטרים מוטרדים מזה. לפני שבאתי לפה ישבתי ארוכות עם מפקד מחוז ירושלים. הם מוטרדים כי בסוף בקצה הרצף בתי המשפט לא נוקטים ביד חזקה כנגד אותם מתפרעים.

המשטרה עושה עבודה של איסוף ראייתי כבר כמעט שנה, בחלק היא מצליחה וחלק לא. מתוך מאות רק עשרות מגיעים. למרות שיש נטייה תמיד ליפול עליהם, אני שומעת מהשטח על פרקליטות שעושה עבודה טובה ולוחמנית כדי להביא את העצורים לדין. בסוף הם מגיעים לבית המשפט ובתי המשפט לא רואים - - הנוכחות שלך פה היא דרמטית, את זו שיכולה לבוא להנהלת בתי המשפט עם השר ואנשים שמעלייך, ולהבין שהמסר שלכם לשופטים צריך להיות הרבה יותר אגרסיבי. אני יכולה להגיד לך שלפני שבועיים הייתי אצל נשיא בתי משפט השלום בבאר שבע וראיתי שם פרקליטות חזקה ובתי משפט חזקים שכן נותנים ענישה. אני יכולה להגיד לך שאם בסוף הם עושים עבודה ומגיעים ואז בתי המשפט משחררים, אז אתם כן קצה הרצף. אני רוצה לחדד קצת ברשותך את האמירה של יושבת הראש. אני בטוח שיש כאן הסכמה מקיר לקיר. כאשר אתם באים לבית המשפט בבאר שבע או בירושלים, זה פחות או יותר המוקדים העיקריים של לאומנות, מה אתם דורשים ממנו? אתם באים ואומרים על בסיס הראיות שהמשטרה אספה - - עכשיו אני שומע שיש ראיות שעוד נאספות על שומר חומות, האיטיות מדאיגה אותי אבל זה דיון נפרד. מה אתם דורשים? האם העונשים המקסימליים בחוק נדרשים כאשר אתם באים לשופט, או שאתם אומרים לו שזה עניין מקל של חודש-שבועיים? היא לא אומרת - - - מה אתם מבקשים? היא לא מבקשת - - - השופט צריך בסוף לשפוט על פי החוק. היא רק הרוח הכללית.

בתקופת ההתנתקות הקימו בתי משפט מיוחדים כי אמרו שבטח ייווצר עומס. הוסיפו בתי משפט ושופטים כדי להשתלט על העומס, זה חלק מהאחריות שלכם. אני אחדד במשפט אחד. האם הדרישה המקלה של הפרקליטות, אולי תגידי לי אחרת, לא מחלישה בעצם את הכוחות בשטח? למה דרישה מקלה? אני שואל, לא אמרתי. אין דרישה מקלה, השאלה לא נכונה בבסיסה.

לא הכתובת. מכיוון שאת משרד המשפטים, טוב שהגעתם ואתם שומעים את הרוח כאן. אנחנו מצפים שחלק מהעניין יהיה בסוף השרשרת. חשוב לי לחדד ולהעמיד דברים על דיוקם. לא אנחנו כמשרד המשפטים וגם לא הנהלת בתי המשפט מנחים את השופטים לעניין ענישה. זה שיקול דעת שיפוטי הנגזר בהתאם לרף שנקבע בפסקי הדין. בהיבט הזה אנחנו כמשרד המשפטים לא מנחה את בתי המשפט. אני אתן לך פרוטוקולים איך הפרקליטות יודעת לדבר מול בית המשפט. אני לא הפרקליטות. אל תיכנסי לזה. אני ציפיתי שרוח הדברים תצא. יום טוב, אתה רוצה להעיר משהו?

יש לנו פה סוג של מלכוד, אני אגיד לכם למה. מצד אחד אומרים ששופטים - - זה נכון לגבי הפעילות הלאומנית בהר הבית ובכלל במדינת ישראל פעילות טרור. התחושה של חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה היא שמערכת המשפט ושופטים נותנים עונשים מקלים מידי. אני בעצמי הגשתי מספר הצעות חוק לקביעת רף ענישה מינימלי גם בעניין שריפות לאומניות, גם יידוי אבנים ועניינים אחרים. כשאני מגיש את הצעת החוק, מה שאני שומע ממשרד המשפטים, ולכן אני פונה אלייך, שזה לא נכון לכבול את שיקול הדעת של השופטים. זה המלכוד. אני כמחוקק מצד אחד לא מרוצה מהפסיקות של השופטים כי הן מקלות מידי, וכשאני בא ורוצה לתקן את זה עם הכלי היחיד שיש בידי, שזה החקיקה, משרד המשפטים אומר לי לא לעשות את זה ולא לכבול את שיקול הדעת של השופטים. יש לי הצעת חוק לגבי קביעת רף ענישה מינימלי של חמש שנים בשריפות הלאומניות, נגד המציתים הלאומנים. לא נותנים לי להעביר את זה, אני אומר את זה בכנות, כי לא צריך לכבול את שיקול דעת השופטים. יש לנו פה בעיה שצריך לטפל בה כי בסוף מדובר על חיי אדם ועל ביטחון אזרחי מדינת ישראל. אני אשמח להתייחסותך. חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק, בבקשה. תודה רבה לך גברתי יושבת הראש על קיום הדיון בנושא הר הבית. לזכותו של יהודה ייאמר שהוא מפורצי הדרך של חידוש העלייה להר הבית. אני מברך את כולם לשפע וטוב שיהיה לכולם. בשולי הדברים אני רוצה להעיר שאני מקווה שהדיונים פה הם לא רק הוצאת קיטור. בדיון הקודם עלו נושאים של שינויים לרעת היהודים ואפליה כלפי מורי דרך לתיירים שיש להם כיפה. הנושאים האלה עלו בדיון הקודם ולא התקדמו. אני יודע שאת אוהבת לפרגן לשוטרים, אז אני מפרגן. אתם חמודים, מקסימים, נפלאים, יפים והכל. אני רוצה לשמוח שלא היו הרוגים בהר הבית בחודש האחרון ולשמוח על זה ששברנו שיא ו-5,000 יהודים עלו להר הבית בחג הפסח יחד עם כ-1,000 שעלו ביום העצמאות. יחד עם זאת, אני 40 שנים עולה להר הבית, השנה היה הרמדאן הכי נוראי שהיה. אני אסביר למה אני מתכוון. פעם הר הבית היה סגור ביומיים האחרונים של הרמדאן, ואז היו מהומות אז הרחיבו את זה לעשרת הימים האחרונים של הרמדאן. השנה היו מהומות ב-15 הימים האחרונים של הרמדאן, ולא רק זה, העובדה שב-2017 נכנסו למסגד, זה היה בעשרת הימים האחרונים של הרמדאן. השנה נכנסו למסגד ביום ה-15 של הרמדאן. זאת אומרת שאנחנו באיזושהי זליגה. כאן אני רוצה לשים את הדגש. עם כל הכבוד, אני לא מתפלא ממה שראיתי בהר הבית. תראו, רוב הסיכויים שסלעים שנכנסים למסגד לא הגיעו בכיס של כרטיס האשראי של מישהו. היו בהר הבית מאות אלפי סלעים שחסמו את כל הנתיבים בהם היהודים עובדים. זה לא קרה בדקה, זה לא קרה בשבע בבוקר כשהיהודים הגיעו. כל הלילה מישהו היה צריך למנוע, זה לא הגיע על ידי חייזר מהשמיים. מישהו סחב את הסלעים האלה במשך שעות רבות. חכם יודע למנוע. השוטרים בסופו של דבר התמודדו בצורה מכובדת אחרי שהסלעים היו שם ואחרי שזרקו אותם עליהם, כל הכבוד להם, אבל לא היו צריכים להגיע למצב כזה. יתרה מזאת, מדינת ישראל צריכה להביע ריבונות. ריבונות אומרת דבר מאוד פשוט, העולם מסתכל עלינו, היו צריכים להגיד לווקף שאם הם אחראים על המסגד, אנחנו מודיעים לעולם, אם עד השעה 12:00 המסגד לא מפונה, אנחנו נכנסים, ואז העולם יודע. מה שקורה זה שאנחנו נראים כמגיבים, אני אתן לך דוגמה נוספת. יש החלטה לסגור את הר הבית בעשרת הימים האחרונים של הרמדאן. אני חושב שזו החלטה סבירה, אבל אילו היו מודיעים בתחילת הרמדאן שבעשרה ימים האחרונים הר הבית יהיה סגור ליהודים, הייתי יכול להבין. מה קרה? התחילו מהומות ואז אמרו שיסגרו. מה קרה? העולם המוסלמי מבין שנכנעים לאלימות, אז בואו נעשה עוד אלימות. זה מראה שיש חוסר שליטה וזה בא לידי ביטוי באי מניעה מראש, בהכלה, בזה שאנחנו מגיבים ולא מקבלים החלטות. אגב, שנה הבאה רמדאן יחול בפסח. עשרת הימים האחרונים של הרמדאן יחולו בעשרת הימים האחרונים של חודש הרמדאן. מה קורה? תיערכו, תחליטו, אל תהיו מגיבים. זאת ההערה הראשונה לגבי מניעה שהיא הערה למשטרה. מה שראינו, ודיברו על זה, לא רק שמו דגלים של חמאס ותורכיה, שרפו דגלי ישראל בהר הבית והפילו עמדת משטרה מעל שער הרחמים, השמידו אותה. יש אפס תגובה ושקט. הדברים האלה מובילים לזה שיש פיגועים ברחבי הארץ, זה לא איזה קסם. זה מסר שעובר לציבור. ביום העצמאות שהיה כבר אחרי הרמדאן ועיד אל פיטר, עדיין באנו בשמונה בבוקר והרחבה הייתה מלאה במונעי כניסה. המשטרה כרגיל כביש עוקף. כל הכבוד, דאגתם שייכנסו, אבל מה קרה? קודם כל, אלפי תיירים שרצו להיכנס לא הספיקו להיכנס. תיירים זה אנשים שבאו לארץ ואחרי זה הם חוזרים, אין להם הזדמנות נוספת. הדבר הזה לא מתנהל. גם תור הכניסה להר הבית, למה אין מישהו שמנהל את הדבר הזה? התחושה היא שאין מנהל לעניין הזה. אני חושב שמן הראוי שאחרי שראינו מה שקרה פה וכמות הסלעים שהיו במסגד, כמות הסלעים שחסמו את הנתיבים, מעולם לא חסמו את הנתיבים של היהודים בהר הבית. הרמדאן השנה היה הכי גרוע. על מה אנחנו מפרגנים? יכול להיות שכבלו את ידיכם, אני לא יודע. בשורה התחתונה הרפואה החשובה והנכונה היא הרפואה המונעת, לא הרפואה שאחרי. צריך לחשוב איך מונעים מהמצב להתדרדר למקום אליו הוא התדרדר. אני רוצה לסיים בדבר אחד. שיהיה ברור, לא הייתה מלחמת דת בהר הבית. הייתה קבוצת פורעים שהשתמשה במקום הקדוש הזה. ההנהגה המוסלמית צריכה לעמוד בראש וצריך להבהיר להם שהם צריכים לדאוג לכך שאנשים לא ישתמשו במסגד. הרבה מהמתפרעים בכלל לא דתיים, הגיעו כדי לקדם את המאבק הפוליטי. בשביל זה יש דגלים, הדגלים הם לא דגלים דתיים. אנחנו צריכים להיות ערניים לסיפור הזה, למנוע ולעדכן את העולם מראש כדי שאחר כך התמונות לא יתפרסמו ואנחנו נפסיד גם במאבק התקשורתי העולמי. תודה רבה. תודה חבר הכנסת לשעבר גליק. שמשון, מנהלת הר הבית, בבקשה. אני מצטרף לתודות ליושבת ראש הוועדה על הדיון החשוב הזה. הר הבית הוא המקום הכי קדוש לעם ישראל. אני רוצה להצטרף לתודות של חבר הכנסת יום טוב כלפון גם לדרג המדיני וגם לדרג המשטרתי על זה שהם עשו כל מאמץ שבפסח הר הבית יהיה פתוח ליהודים. זה נכון מה שיהודה אומר שהאלימות שם גולשת לימים נוספים. אם זה היה עשרה ימים אחרונים, זה גלש לחודש. אם נשכלל את השנים הרגילות, פסח ורמדאן שלא חלו באותם ימים, ברור שהיה לנו מהומות כפולות. השנה זה התפרס לרצף כפול. חובה להודות למשטרה שעשתה הכל כדי שאף יהודי לא ייפגע בהר הבית, וזה לא דבר של מה בכך. הייתה שם אלימות מכל כיוון, ראינו את הזיקוקים ומה שקורה בסרטונים. המשטרה עשתה הכל כדי שאף יהודי לא ייפגע וזה דבר לא פשוט. בשתי הנקודות האלה חייבים להתקדם. מצד אחד בעשרת הימים האחרונים של הרמדאן, זו לא נסיגה של השנה האחרונה לצערנו, אבל כן נעשו בשנים האחרונות ניסיונות לתקן את העיוות הזה. מצד אחד אני מבין למה המשטרה לא מודיעה קודם, כי היא לא רוצה להתקפל מראש. חשוב לא ליצור סטטוס קוו חדש בהר הבית אם לא יוצרים סטטוס קוו מקביל ליהודים. אם רוצים לסגור את הר הבית בחגים מוסלמים ליהודים, זה כמו מערת המכפלה. בחגים יהודיים שיתנו ליהודים לעלות כמו שצריך כדי שלא יצטרכו לעלות תחת מטר של אלימות שנובעת ממניעים שאינם דתיים אלא לאומניים, של אלה המנסים למנוע מעם ישראל לחזור הביתה. מרגש לראות את עם ישראל חוזר, כולל חברי כנסת. זה שאנחנו רואים 5,000 יהודים, באים רבנים וראשי ישיבות, מחדשים את העלייה לרגל בפסח, זה דבר מרגש. מכיוון שעם ישראל הולך וחוזר, אני מתאר לעצמי שגם הדרג המדיני וגם הדרג המשטרתי יתנו לזה מענה יותר נכון בשנים הבאות. יש לקוות שלא נצטרך להתכנס פה כל שנה ברמדאן ולחשוב שסיפורי רמדאן זה כמו שהזכיר חבר הכנסת מוסי רז, זה כבר משנת 1929, שום דבר לא השתנה.

לצערנו דברים השתנו לרעה, לא בשנה האחרונה אבל ב-20 השנים האחרונות. צריך לתקן את זה. אנחנו מאמינים שככל שיהודי נוסף עולה להר הבית, השכנה חוזרת למקומה, עם ישראל חוזר למקום והמצב משתנה לטובה. זה בסופו של דבר מוטל על כל אחד מאתנו, כל חבר כנסת שעולה להר הבית מביא את הריבונות היהודית לשם. כל יהודי שמביא את עם ישראל לשם מחזק את אחיזתנו ושליטתנו. בעזרת השם נזכה לעלות ולהקריב קורבנות כמו שאנחנו מצווים בתורתנו.

אני נותנת לעוד שלושה פעילים שביקשו ולאחר מכן המשטרה. יהודה שרבאני, תנועת אם תרצו, בבקשה. תודה רבה גברתי יושבת הראש. אני משבח את השוטרים ואת כוחות הביטחון על כל הפעילות. אני אשמח לגעת בקצרה בשלוש נקודות. בסופו של דבר, במבחן התוצאה הוכח שחופש הפולחן של הערבים גבר על חופש הפולחן של היהודים בזמן פסח. בזמן ש-200,000 ערבים עלו להר הבית, ערבים ישראלים ופלסטינים, הכותל עמד חצי ריק. באגף המחקר לענייני ערבית של אם תרצו יש לנו כמה בחורים ערביים שחוקרים ברשתות החברתיות, ורואים שיש ניסיון להפוך את כל מתחם הר הבית למתחם אל-אקצא. הניסיון להפוך את כל הר הבית למתחם אל-אקצא זה דפוס ערבי שמבין שככה אפשר לנצח את מדינת ישראל ואת עליית היהודים להר הבית. בימים האחרונים הלכנו לסיור בשער שכם, וזה כמובן לתשומת ליבכם, וראינו שם הרבה מאוד ילדים ערבים פלסטינים וישראלים בני 5-6 הולכים עם חולצות M16, זה נהיה טרנד בזמן האחרון. חוץ מזה ראינו שם ילדים שהולכים עם נשק מדומה ואפילו נתנו אגרוף לאחד מהחברים שלי. אנחנו מרגישים שההסתה בשער שכם, ובכלל על כל הר הבית, זה מחדל לאומי של כולנו. אני כמובן לא פונה רק אליכם, זה נוגע לכל החברה הישראלית שלא מצליחה להתמודד עם זה. תודה רבה, אני מקווה שיהיו ימים טובים יותר. תודה רבה. בני פרץ, בבקשה. אני בני פרץ מירושלים, פעיל חברתי בפנתרים החברתיים. אני פעיל חברתי בכנסת משנת 1980 ונחשב לחבר הכנסת ה-121. אני מרוקאי אבל לא נורבגי. גברתי, אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא מסתכל על הנושא הפוליטי ולא משנה מה דעותיי אבל אני אתן לך הבהרה טובה. למדתי במרוקו גם אסלאם ולעולם לא שמעתי שהר הבית או המסגד באל-אקצא שהוא יותר קדוש - - הוא קדוש אצלם כיום מאז מלחמת ששת הימים בגלל שבית המקדש של היהודים נבנה שם. אני לעולם לא עליתי להר הבית ואני מאמין כאזרח שמותר למי שרוצה לעלות. למדתי בחיי שרק לכוהנים ולוויים מותר לראות את בית המקדש ולכן אני לא עולה ולא רוצה להיכנס לזה. כל הנושא של המשטרה והרפיסות, כל צד רוצה להאשים, פעם הימין ופעם השמאל.

יש הוראות שהממשלה צריכה לתת בכף יד ועם ביטחון למשטרה. המשטרה מהדרג התחתון ועד לנקודה מסוימת, כמו במטכ"ל, הם כולם מבוזים. את רואה אותם בטלפון עם טיקטוק ערבי מבזה אותו. במקום שהוא יבוא ויראו בטיקטוק איך הוא שובר לו את הידיים ואת הרגליים, אז הם יפחדו ולא יפעלו. אנחנו עם מוסרי מאוד, יותר מכל העולם כולל ארצות הברית. את מסכימה איתי בזה? כולל כל אלה שמדברים על מוסר באירופה. יחד עם זאת, אסור שנהיה מושפלים. אם מפחדים שירדן או מצרים יפרקו את הסכם השלום, שיפרקו, הם יפסידו יותר. אנחנו לא ניתן שישפילו או ירצחו אותנו. כשאומרים שאני טענתי, אנחנו עם כבוש בארצו. כשהתחילו מבצעים כמו שהתרעתי על הקסאם הראשון, אמרו שזה עושה ראש. הנה הרעש הזה הגיע כשאנחנו שולחים טיל של 50,000 דולר על אחד של 1,500 שקלים. זה מכסה את כל מדינת ישראל. זה מה שמתוכנן לנו, זה מה שראינו ממבצע למבצע, איך בכל מקום הפרו והפרו. התרענו, ראיתם את זה בשומר החומות. אני מזהיר שזאת תוכנית החמאס מבפנים, לנסות לעשות, לכן צריך לשחרר את ידי חיילי צה"ל ומשטרת ישראל ולתת להם את הכבוד שלהם. צריך לראות אותם בטיקטוק ובפייסבוק בלי ידיים ובלי רגליים. תודה, הנקודה ברורה. אני אגיד עוד נקודה. המטכ"ל, ראשי השב"כ וראשי המשטרה הבכירים, כשהם באים לקבינט הם קודם מייצרים לפוליטיקאים מיצג אימים על מה שיקרה. הם מפחידים אותם ובסוף אנחנו קשורים. אדוני, הנקודה שלך ברורה. אני נכה פעולות איבה וגר בשכונת מצוקה. שמעתי את כל הדברים שלך. את יודעת מה אני עובר בשכונה שלי בארמון הנציב? שני הכפרים לא יכולים לצאת לרחוב.

נוי, תום ולאחר מכן נעבור למשטרה. תודה רבה על הדיון החשוב ועל הסוגייה החשובה הזו. 0202 מנגישה את השיח של מזרח ירושלמים בעברית. אני מסתכל סביב בדיון החשוב הזה ולא רואה את תושבי מזרח ירושלים בדיון, הם חסרים. הם מוזמנים לדיון כמו כולם, אני לא מזמינה באופן אישי אף אחד. השיח במזרח ירושלים ברשתות החברתיות הוא בעצם תמונת מראה של השיח כאן. כשמדברים על אלימות של מתפרעים, רואים הרבה תמונות ועדויות על אלימות משטרתית ששומעים. התפקיד שלנו הוא להביא את השיח של מזרח ירושלים, אז אני אגיד דברים שאולי לא יישמעו נעים לאוזניים יהודיות, אבל זה התפקיד שלנו. כשמדברים על פגיעה בקודשי המסגד, שומעים הרבה על פגיעה של המשטרה. היו יוזמות ניקוי של רחבת המסגד על ידי תושבים מקומיים, כולל מניע פוליטי מאחורי פרקטיקה דתית של עליית יהודים ותפילת יהודים בהר הבית כמניע פוליטי לשליטה ולריבונות ישראלית על כבשת הרש הפלסטינית בירושלים. מה הבעיה בזה? הצד השני שעולה זה לא מניע פוליטי? לא הבנתי מי כבשת הרש. אתה מחובר למציאות? נחתת היום בארץ? אנחנו מביאים את הדברים שנאמרים בערבית במזרח ירושלים. מה כבשת הרש? תענה לי על השאלה. יהודים שעולים שלוש שעות עם שוטרים שמלווים - - בגלל שעשיתי את הסיור בעצמי אני יודעת בדיוק איך יהודי עולה להר הבית. מה כבשת הרש? כשאתה נכנס באלפים עם מקלות ואבנים? כשפלסטינים מדברים על זה הם מראים איזשהו סטטוס - - - היית על הר הבית?

ראית מה יהודי עובר ומה ערבי עובר כשהם נכנסים?

אז איפה כבשת הרש פה? זה בדיוק הפוך. תסלחו לי, אני קצת מתרגש, זו פעם ראשונה שאני מדבר בפני הכנסת. אני רוצה להגיד לך כל הכבוד שאתה מגיע לכאן, אבל גם כשאומרים דברים שמביא בשם אמרם חשוב לדייק, בטח אם עלית להר. אני עליתי להר ועשיתי סיור כמו כל יהודי שעולה. אם יש מישהו שהוא כבשת הרש על הר הבית זה היהודים. לא צריך להיות ימני או דתי בשביל להבין את זה. אותם ערבים או פלסטינים נכנסים בהמוניהם, אלפים, שעות על גבי שעות. ברשותך, מבחינת הפלסטינים איך שאנחנו רואים את הדברים יש ריבונות יהודית על כל ירושלים, יש שליטה יהודית על כל ירושלים. הר הבית זה לא רק המקום האחרון שבו היה חופש פולחן שלם למוסלמים לעומת למשל - - - היום אין חופש פולחן? על מה אתה מדבר? למה אתה מדבר בלשון עבר? הדוגמה שלהם היא שכניסה של יהודים ותפילה של יהודים הופכת לזמנים נפרדים. מה זמנים נפרדים? מישהו הוציא אותם מהמסגד כשיהודים עולים? אתה צריך להיות מחובר למציאות. אי אפשר להגיד שטויות, סליחה שאני אומר לך. כרגע הר הבית פתוח 24/7 למוסלמים והם יכולים להיכנס משבע דלתות מתוך שמונה ללא שום הגבלה וללא שום בדיקה. הם יכולים לעשות את זה 365 ימים בשנה. ליהודים מותר לעלות רק חמישה ימים בשבוע, בין ארבע לחמש שעות ביום, עם אבטחה וסיורים מוגבלים של כמה דקות. איפה הפגיעה בחופש הפולחן? לפני 20 שנים לא היו יהודים שעלו להר הבית. אבא של שמשון אלבוים שיושב לידך עלה כל יום להר הבית. על מה אתה מדבר? אתה מקריא דף הסתה של החמאס? סליחה שאני אומר לך, אבל כל מה שאמרת עד עכשיו לא נכון. יהודים עלו להר הבית כבר ב-1967 באלפים. אני מבינה, אבל תשתלט על עצמך. כולם מבינים שיש כאן טעויות. התפקיד שלנו זה להביא את - - - נוי, זו פעם ראשונה שלך בכנסת, אני שמחה שאתה מתרגש אבל כשאתה מביא דברים בשם אמרם תבדוק אותם. מתי פעם אחרונה היית בהר הבית? לפני חודשיים. אז איך אתה אומר דברים כאלה? אני אומרת לך שוב, אני אדם שנחשף לכל העניין הזה לא כמו יום טוב ולא כמו יהודה במשך 40 שנים, אבל כל אדם שיש לו עיניים בראש מבין את האירוע. אתה מגיע לפה ואומר דברים מסולפים לחלוטין ולא נכונים. אין לי בעיה לשמור על הזכות שלך לדבר, אבל אתה לא יכול - - יש פה פרוטוקול, הדיון הזה שקוף. מה זה הדבר הזה? הנקודה המרכזית היא שיש 400,000 תושבים ערבים במזרח ירושלים שמבחינה חוקית קשה להם להשמיע את קולם. אני חושב שבדיונים כאלה חשוב שהמשכן יעשה מאמץ - - - מישהו מנע מהם? יושבת הראש אמרה לך שהיא מזמינה את כולם. לא כאמצעי פיקוח או אכיפה, אלא כתושבים שאנחנו אחראים עליהם. תחזור לאותם תושבים אותם אתה מייצג ותגיד להם שאף אחד לא מנע מהם להיכנס להר הבית. רובם התפללו, אבל בתוכם יש פורעים שהפכו את החיים על ההר לסיוט. הם צריכים לטפל בזה, לא בכמה יהודים שעולים להר מידי יום. תודה רבה.

אתה יכול להמשיך לבוא, אבל אם אפשר לדייק בדברים זה יעזור לחברי הכנסת.

בבקשה תסביר מה קורה באמת ליהודים על הר הבית.

אני אשמח אם חברי פה מכיר גורמים במזרח ירושלים שרוצים - - - רק תציג את התפקיד שלך. תום ניסני, מנכ"ל ארגון בידינו בהר הבית. אם יש תושבי מזרח ירושלים שמוכנים ליצור דיאלוג ולדבר כולנו פה נשמח לפגוש אותם. אז אולי תדברו בסוף הדיון. אני אשמח מאוד, אני מקווה שיש באמת אנשים מאחוריך ולא רצונות לא קיימים. מה שרציתי להעלות בקצרה, אני לוקח את אזור דרום מזרח הר הבית כשאלת ריבונות בחודש הרמדאן. אני חושב שזה מייצג היטב את מה שקרה בחודש האחרון. כמו שנאמר קודם, היו פה כמה תופעות בחודש הרמדאן הזה שלא היו בפעמים הקודמות. בראש ובראשונה, מחסומי האבנים, אני מקווה שכולם ראו את התמונות. מדובר במשהו חסר תקדים שלא היה מאז שאני נמצא

מתוך זה אני גוזר כמה דברים.

ריבונות - - העבודה של הקמת המחסומים ברמה כזאת זאת עבודה של שעות וימים. אני תוהה איפה היו גורמי האכיפה והגורמים המדיניים. אני מניח שהמסר עבר הלאה, אנשים ראו וניטרו את זה. השאלה היא מה נעשה עם זה בזמן אמת כדי למנוע את זה. אותו דבר לגבי עמדת המשטרה על כיפת שער הרחמים שפשוט הושלכה פיזית למטה, זה פשוט מדהים. אבנים מאותה נקודה הושלכו על כביש האופל במשך ימים ארוכים. מכאן שאלת הריבונות באופן כללי בהר הבית. אני אגע בנושא העתיקות שהוא נושא ש - - - התייחסו לזה ואני רוצה שהמשטרה תתייחס לזה.

אני מכירה את זה. אני רק רוצה להגיד את זה בקצרה. זה נושא שנחשפתי אליו בחודש האחרון עוד יותר, זה לא יאומן. עתיקות זרוקות בתור חומות אבנים בצד המזרחי. כרגע אנחנו דורשים ומצפים מרשות העתיקות ומכל הגורמים לפנות את האבנים האלה למקום בטוח. לא יתכן שבהר הבית, המקום הכי קדוש בעולם לא רק לעם היהודי, אנחנו מאפשרים במשמרת שלנו את חוסר הריבונות וההפקרות הזאת. הדבר האחרון שכאב לי ביותר זה לראות ביום העצמאות שישה מניפי דגלי ישראל. יש סרטון שרץ ברשתות הערביות שאנחנו הפצנו, אני מודה בזה, אנחנו צריכים לטפל בזה. בסרטון רואים שוטר שמתנפל על דגל ישראל בצורה שלא ראיתי. יתייחסו לזה גם. לעומת זאת, דגל אש"ף היה תלוי עשרה ימים על כיפת הסלע. חייבים להידרש לנושא ולמנוע את זה לשנים הבאות. אני חייבת לסיים את הדיון. אני נותנת לביטחוניסטים ואז המשטרה תתייחס לדברים שנאמרו. אני אשתדל לא לחזור על הדברים שנאמרו. אני מודה לך על הדיון החשוב הזה ואני רוצה להביע הערכה עמוקה למשטרת ישראל. יש פה אנשים שלחמתי איתם כתף אל כתף. אתם עושים עבודת קודש. לא אמרת את השם שלך. אמיר אביבי, תת אלוף במילואים ומנכ"ל התנועה. צריך להגיד שהאסטרטגיה של האויבים שלנו בהיעדר אתוס משותף או היסטוריה משותפת זה לקחת את הנקודה הארכימדית הזאת שנקראת אל-אקצא ולרכז הכל עליה. זה לא משנה מה נעשה, ואנחנו רואים את זה. לא משנה מה אנחנו עושים, עלילות הדם ממשיכות. לא משנה כמה נפתח וכמה אנשים מגיעים זה ממשיך. כשאנחנו פותחים בצורה שאנחנו פותחים אנחנו נחשפים לסכנות מאוד גדולות שמתבטאות בחוסר ריבונות, במהומות, בחוסר שליטה במצב, בסיכון השוטרים שלנו. זה מקרין על כל המרחב, על כל המזרח התיכון, על ערביי ישראל, חמאס וכדומה. צריך לומר שמשנת 2000 ואילך כל האירועים הביטחוניים החמורים בהר הבית היו אירועים שמשלבים ערבים, מחבלים, חלק תומכי דאעש. אגב, דאעש מתעורר בצורה נרחבת במזרח התיכון ומקרין גם על ישראל. כשאנחנו מכניסים עשרות אלפי אנשים ללא פיקוח, זו רולטה רוסית. יגיע יום שיכנס מחבל דאעש עם מטענים וירים את המסגד הזה באוויר. הם הרימו הרבה מאוד מסגדים במזרח התיכון. אנחנו ניכנס למלחמה כוללת בכל המזרח התיכון. אנחנו לא לוקחים מספיק ברצינות את האיום הזה. אנחנו תקועים בשנות השמונים עם המחתרת היהודית וההתעסקות בנושא של עליית יהודים להר הבית. אנחנו לא קוראים את התמונה שמאז שנת 2000 ועד היום כל האירועים הביטחוניים החמורים בהר הבית היו מהצד המוסלמי. אני חושב שבסוף משטרת ישראל צריכה לשאול את עצמה ולהגיד לדרג המדיני על מה היא מסוגלת לשלוט ועל מה היא לא מסוגלת לשלוט. הסרטון שראינו, אם היו אומרים לי שזה הצנחנים שכובשים את הכותל ב-1967, הייתי מאמין לזה. זה נראה ממש כמו הפריצה להר הבית ב-1967. צריך להבין מה באמת המשטרה צריכה בשביל לשלוט באופן אבסולוטי על ההר ולא לסכן את הביטחון של האנשים, של הכותל ושל עצמם, ולא להתרגש מזה שיהיו עלילות דם. אנחנו רואים שלא משנה מה אנחנו עושים, יש עלילות דם. צריך לשנות חשיבה מהיסוד על כל הנושא הזה כי בסוף יגיע יום שאנחנו נשלם ביוקר רב מאוד. אנחנו הגשנו נייר עמדה פרטני בעניין הזה למשטרה. אני ממליץ לעשות חשיבה מחדש כי הפתיחה הבלתי מבוקרת הזאת היא לא זו שתעצור את עלילות הדם האלה.

תודה רבה. מי מתייחס לשאלות שעלו? אני אתייחס. רשמתי לי את מירב הדברים שעלו, אם לא התייחסתי למשהו אני אנסה להתייחס לכל הדברים. אני רוצה לפתוח ולהגיד, גברתי יושבת הראש, צריך לדעת שהר הבית הוא מקום רגיש. הפעילות המשטרתית בהר הבית דינה לא כמו פעילות במקום אחר. יש הרבה רגישויות אחרות שנשקלות גם בהערכות מצב שמבוצעות. אני לא חושב שמפקד מחוז ירושלים עושה הערכת מצב לשום אתר אחר בירושלים פעם בשבוע, כמו שהוא מקיים להר הבית. כך גם מפכ"ל המשטרה והשר לביטחון פנים שעושה פורומים בגלל הרגישות של

עלו פה הרבה דברים כביקורת וכמחמאות, אז תודה לכולם על המחמאות. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת בכל הארץ,

ראינו פיגועים באלעד, בבני ברק, בחדרה. אנחנו בתקופה מאוד מאתגרת. יש פריסה מאוד גדולה של משטרת ישראל בכל הארץ. אני חושב שזה המקום להודות לשוטרים וללוחמים שמוסרים את נשמתם למען המקום. השוטרים הם לא ילדים, הם אנשים עם משפחות וילדים שעומדים בשערי הר הבית בצורה מאוד אמיצה וערכית. אתה יכול להגיד שהם עומדים שעות עם ציוד. בפחות מידי כסף. כמה שוטרים חסרים? רק בהר הבית עצמו לפחות 34 שוטרים. הם בכלל לא רוצים לבוא לעבוד. מי ילך לעבוד עם משכורת כזאת בלי שעות נוספות עם ימים,

הוא עומד עם ציוד מלא במשך שמונה שעות. מעריצים אותם. יש שוטרים מאוד ערכיים ונחושים. אני חייב להתייחס לטקטיקה שעלתה פה, על השוטרים שעמדו מול המסגד. אני התייחסתי לזה גם. אני חושב שאי אפשר לבקר אותנו מבחינה טקטית, כי אנחנו עושים את זה בצורה מאוד מקצועית אמיצה ושקולה. בסוף אנחנו לא רוצים לייצר נפגעים, לא מהצד הזה ולא מהצד של השוטרים, בגלל דרך טקטית לא נכונה. כל מה שנקבע שם הן פעולות טקטיות מאוד משמעותיות.

השוטרים האלה עוברים אימונים טקטיים כדי לפרוץ או להיכנס למקום הזה - - - כן, הבנתי שרונן אמר שעשיתם אימונים. לפני הרמדאן כל השוטרים האלה עברו אימונים. שוטר שלא עובר אימונים לא נמצא בכוחות האלה. אנחנו לוקחים את הנושא הזה בצורה מאוד רגישה. אני אענה להרבה דברים שנשאלתי.

לשאלתו של חבר הכנסת ניר ברקת בנושא המדיני, בסוף אני השתתפתי - - - אתם מבצעים מדיניות, אתה לא צריך להתייחס לזה. אנחנו יושבים בפורום מקצועי עם המלצות שאנחנו מעבירים. אני מאמין שחלקן מגיעות לגורמים מדיניים. יש עצמאות למפקד המחוז. בסוף מפקד מחוז ירושלים הוא עצמאי להיכנס פנימה או לא להיכנס פנימה. תדבר איתנו על האחריות שלכם,

מדיניות זו האחריות שלנו. הוא פנה בנושא של עצמאות מפקד המחוז להחליט אם להיכנס באירוע כזה,

כמובן שהוא מסתכל מבחינה מקצועית ומבצעית על המענה שאנחנו יכולים לתת בזמן שאנחנו נכנסים לתוך הר הבית. דין כניסה להר הבית כשיש 100,000 מתפללים הוא לא דין כמו שיש 5,000 מתפללים. זאת אומרת שההחלטה להיכנס למסגד הייתה החלטה שקיבל מפקד מחוז ירושלים. זה לפחות מה שאני קיבלתי ממנו. אם זה עבר עוד התייעצויות או דברים שאחרים היו מעורבים - - - זה גם מה שאני קיבלתי ממנו. יכול להיות, אני לא רוצה להגיד דברים שאני לא יודע. אני רוצה להתייחס לכמה דברים שעלו פה. בנושא המוראביטון והמוראביטת, אני לא רוצה לפרט איך אבל הנושא הזה על סדר היום ומטופל בצורה מאוד משמעותית בזמן זה. דרך אגב, אציין שעכשיו קיבלתי הודעה שהוגשה הצהרת תובע, בהמשך לזה שממשיכים להתבצע מעצרים ותיקים. ברגע זה הוגשה הצהרת תובע נגד אחד מהאנשים שהסיתו באירועים האחרונים ברמדאן. היום הוחלט להגיש הצהרת תובע תוך תקופת מעצר ולהגיש נגדו כתב אישום. מדובר בבחור מאוד משמעותי, אני מאמין שזה יתפרסם בדקות הקרובות ואתם תבינו מי זה הבחור. במקביל לזה, אחד הבכירים שמזוהה עם ארגון - - הסית בהר הבית ונעצר. גם נגדו הוגש כתב אישום ומעצר עד תום ההליכים. חברתי מהפרקליטות דיברה על המעצר הזה. זה לעניין המעקב שלנו אחרי דרשות, אנחנו עוקבים. להגיד שאם מתרכזים 15 אנשים בפינה בהר הבית, מישהו דורש להם ואני יודע בדיוק מה היה שם,

הדרשות המרכזיות שמושמעות ברמקולים והדרשות הבסיסיות שמושמעות בהר הבית, אנחנו עוקבים אחר כל דרשה כזאת. הדרשות האלה מתקיימות בעיקר בימי שישי. אנחנו נמצאים שם ושומעים את זה. המוראביטת מטופל, יש ביניהן גם מורחקות בצו ממ"ס גם היום. אנחנו מכירים את התהליך שהיה ואני רוצה להזכיר לכם שגם כשהיינו פה בדיון עלו היום בבוקר יהודים להר הבית ואף אחד לא קרא להם בשום מילה. ביום העצמאות כן קראו. היית שם וראית שצעקו אללה הוא אכבר לכל הקבוצות היהודיות שעלו לשם. אני לא ראיתי שזה כל כך הפריע לך, עלית ועשית את המסלול. דרך אגב - - - זה כן מפריע כשהם צועקים לך לטבוח ביהודים ואללה הוא אכבר. יש הבדל בין הקריאות ואנחנו יודעים לפזר כשהקריאות הופכות לקריאות לאומניות או דברים כאלה. אתם עוצרים את המוראביטת? אנחנו לא שואלים עכשיו שאלות כי אנחנו חורגים בזמן. אנחנו עושים הכל. יהודה גליק שעלה להר הבית ביום העצמאות הלך במסלול שהוא הלך בו כל השנים, והוא היה נקי מאבנים לגמרי. אני מאמין שהאירועים האלה התרחשו כשהיו 80,000-100,000 אנשים.

יותר קשה לנו להגיב כשיש מספר כזה של מתפללים בהר הבית. לגבי העצורים, נתנו פה פירוט. חברתי גם אמרה שיש פה עצורים אשר עצורים כיום והוגשו נגדם כתבי אישום. יש כאלה שמוגש נגדם כתב אישום לא בתוך תקופת המעצר. יש מעצרים מנהליים שהתבצעו ויש הרבה הרחקות שהתבצעו על ידי מפקד המחוז. זה מספר שלא ידענו אף פעם, 223 מורחקים בחודש זה לא מספר שהיה אי פעם. אנחנו מדברים אולי על 120 בשנה שהיו מורחקים ב-2021, ופה אנחנו מדברים על חודש אחד בו הורחקו 223 אנשים בצו ממ"ס. זה מספרים שלא היו.

אני כבר 29 שנים במחוז ירושלים ואני לא זוכר שנעצרו 425 עצורים מתוך המסגד באף אירוע שהיה. אני לא זוכר שקרה דבר כזה. כי זה לא היה, זה האירוע הכי נורא שקרה. זה האירוע הכי נורא שהיה

יהודה, אתה לא יכול להגיד שלא היה. כמו זה לא היה. ב-2017 לא היו אירועים כאלה? לא, כמו זה לא היה. היה, אנחנו יודעים שהיה. אני לא זוכר אירוע בסדר גודל כזה שהיה בהר הבית עם מעצרים וכניסה למסגדים. לא בכל אירוע אנחנו נכנסים למסגדים מתוך שיקול דעת והיערכות מבצעית. לא כל אירוע גם מצריך כניסה למסגדים. זה נעשה תוך כדי שיקול דעת והערכות מצב ששותפים להן מפקד המחוז ומפכ"ל המשטרה. זה לא עובר כהרף עין אצל אף אחד. זה לגבי העצורים. לגבי הסיפור של הדגלים, גם פה יש שיקולים מבצעיים שמתקבלים מתי להוריד ואיך להוריד את הדגל. בסוף הדגלים הורדו. נכון שהם היו שם ימים ארוכים, אבל בסוף יש היבטים ושיקולים מקצועיים שאנחנו מקיימים. אף אחד לא שולף משהו מהמותן. כל גורמי המודיעין הטובים ביותר יושבים בהערכות מצב האלה ומקבלים את ההחלטות. אתם מבינים שהם מקבלים רוח גבית עם הדגלים האלה? הדגל הזה של התמיכה בחמאס, תוך כמה זמן הוא ירד? השלט הגדול?

אולי תוך שעה. מהרגע שידעתם? זה היה בזמן תפילה של חג עיד אל פיטר, היו קרוב ל-50,000 אנשים בהר הבית. ברגע שזה התמוסס - - דרך אגב, הם הבינו שאנחנו הולכים להיכנס, הם הורידו אותו ואנחנו תפסנו אותו אחר כך. מה לגבי מה שאמרו כאן על תחנת המשטרה? קודם כל, לא מדובר בתחנת משטרה.

עמדה שהייתה קיימת שם ולא המשטרה שמה אותה שם. המשטרה אולי השתמשה בה בחלק גדול מהאירועים כי אנחנו נמצאים גם עכשיו בשער הרחמים בתצפית. גם עכשיו וגם בלילה אנחנו נמצאים שם. היה קצת קר אז השתמשנו, אבל המשטרה לא שמה את זה. נקודת המשטרה נמצאת במקום אחר ואף אחד לא הגיע אליה במהלך החודש האחרון. לעניין העצורים, צריך להבין שיותר קשה להביא למעצר עם ראיות טובות מישהו רעול פנים. מישהו שזרק אבנים, נכנס למסגד והחליף בגדים, זה יותר קשה ראייתית. גם אם הוא נעצר באותו רגע בתוך המסגד, היה קשה לנו לשייך אותו לאירוע - - - אבל כל ה-800 עשו את זה? נכנסו והחליפו בגדים? מירב, גם את שאלת על הפער, גם אותך זה מטריד. 800 עצורים ו-25 כתבי אישום. אני יודעת שמטריד אותי הפער הזה - - - יש להם יכולות מצוינות, הם יודעים לעבוד. אתה יודע, מצד אחד זה מטריד אותי אבל מהצד השני אני שמחה לדעת שכל כך הרבה עצורים נעצרים על ההר. כשאתה מגיע למפקד המחוז והוא מראה לך תמונות של מאות עצורים שאפילו לשנע אותם אי אפשר, ולא התחלתי לדבר על זה שאין מקום בבתי המעצר. בתוך כל זה, המטרה בסוף היא להביא אותם לדין. יש עשרות שכבר במעצר תום הליכים, ובתוכם יש הליכים שמתנהלים עכשיו בחקירות.

זה חשוב לי, ברור שהייתי רוצה לראות - - - זה מעט מידי. אני לא אומר לך 800 מתוך 800, אבל 200 מתוך 800 זה סביר. מי כמוך יודע איך נראה מגרש הרוסים. כשרוצים, משטרת ירושלים לא יכולה להעביר לרמלה? לא היינו בסרט הזה? יש בעיה קטנה איתי, אני מכיר את כל הטריקים, זו הבעיה. אי אפשר לשים ברמלה או נווה תרצה? מה קרה?

אני רוצה שתסיים ואז אני אסכם - - - שלא תביני, אני מעריך את העבודה שלהם, אבל צריך לתת להם יותר - - - נתי, אתה עושה עבודה טובה מאוד. הוא עושה עבודה מצוינת וצריך לקבל גב מוחלט. תן לו להמשיך.

שבבית שלי הסנגור הכי גדול של המשטרה כל הזמן זו איילה. היא הייתה כאן בדיון. בזמן שדיברנו קצין אח"מ שלח לנו שכרגע מתנהלים מעל 100 תיקים שכנראה יוגשו בהם גם כתבי אישום בתהליך. נכון, יש מצלמות בהר הבית, גם היום יש לנו תמונות של אנשים שנמשיך לעצור. המעצרים ימשיכו, זה לא נגמר במעצר באותו גל. חלק גדול מהאירועים, אני מזכיר לכולם, לא היינו בכלל עוצרים אלא רק מפזרים. בניגוד לשנים קודמות, מפקד המחוז קיבל החלטה להוציא עצורים. זה לא דבר שהיינו רואים כל יום בהר הבית ואני חושב שזו נקודה מאוד משמעותית. לשאלה מי מגיע להר הבית, מי שרוצה להתפלל מגיע. השנה בהגבלות של השטחים אנשים מעל גיל 50 יכלו להיכנס במעברים וגיל 40 רק באישורים שנתנו דרך המינהל. זה לגבי השאלה על תפילות המוסלמים. אז השב"ב הצעירים הם ערבים ישראליים או מזרח ירושלים, לא פלסטינים. או כאלה שהצליחו להיכנס לא מהמעברים, אני לא יודע להגיד במאה אחוז. כעיקרון השנה הוחלט על 50 ללא אישור, בין 40-50 וילדים עד גיל 12. זה מה שהוחלט בכניסות. מי שגר בתוך תחומי מדינת ישראל - - - יש מחר דיון בוועדת חוץ וביטחון על הגדרות. היה חמ"ל תודעה מאוד משמעותי וגדול שהצליח לנטר המון אירועים, זה שינוי מהשנה שעברה. שני החמ"לים שהוקמו פעלו לדעתי בצורה מעוררת כבוד. אתה רואה את כל מה שקורה על ההר, לא בתוך המסגד אלא מסביב? זה המצלמות שלכם? אין לנו מאה אחוז, אבל אנחנו רואים חלקים גדולים. הסרטונים שהבאת זה מהמצלמות שלכם?

חלק זה מהמתעדים שהיו עם הכוחות וחלק זה מצלמות קבועות שנמצאות אצלנו. חמ"ל התודעה הצליח לנטר המון, אני לא יודע להגיד את המספרים. הוא הצליח לנטר מאות אירועים שנתנו תודעה אחרת לאירועים. זה חמ"ל שהוקם השנה ואני מאמין שיאמצו אותו גם בשנים הבאות, בטח ובטח את המפקדה המשימתית של החקירות בראשות קצין האח"מ המחוזי שהוא הסמכות הכי בכירה מבחינת מחוז ירושלים בנושא. גם לו היו שותפים ארציים, כל מה שהיינו צריכים באותו רגע כמו מעבדות מז"פ, הכל נפתח לנו ורושת. כל משטרת ישראל התגייסה למען המטרה הזאת, לתת גם בשבתות וגם בימים שבדרך כלל אין מענה, הכל נרתם לתוך אותה נקודה. זה לסוגיית הניטור. נתי, תגיד בבקשה משפטי סיכום כי אנחנו חייבים לסכם את הדיון.

אנחנו עוסקים בהר הבית בוועדה כמו שלא עסקו כאן לפני. אני רוצה להגיד שאנחנו לא רק מגיבים, אנחנו עושים הרבה פעילויות מניעה בכל מיני דרכים כאלה ואחרות עם השותפים שיש לנו מכל גורמי המודיעין, גם צה"ל, גם שב"כ וכל האנשים. אני חושב שבסוף נערכנו לחודש הזה בצורה מאוד טובה ואפקטיבית. אני חושב שכל ההחלטות שהתקבלו היו החלטות מקצועיות וערכיות שבאו ממקום של לאפשר לכולם. היינו בחודש מאוד מורכב.

בפעם הקודמת שיצא חול המועד בזמן הרמדאן, ויתקן אותי איתמר אם אני טועה, זה היה אולי לפני 18 שנים בסוכות. חול המועד היה שבוע מאוד מאתגר, ובסוף עלו פה מספרים של יהודים, שמשון יודע את זה. אני לא חושב שבאף חול מועד - - - לא הייתה שנה כזאת, גם לא יום העצמאות כזה. אני יכול להגיד לכם שביום העצמאות ב-2021 עלו 200 יהודים להר הבית, ופה עלו 923. יש לי את המספרים. לא היה דבר כזה וזה ייאמר לשבחה ולזכותה של המשטרה שדואגת שהר הבית יהיה פתוח בחגים. אנשים מרגישים ביטחון שאם הם יגיעו הר הבית יהיה פתוח. זו הסיבה הכי גדולה לזה - - - צר לי לאכזב, המספרים זה בזכות עם ישראל ולמרות כל התנאים. מה הבעיה להגיד את הדברים הטובים? למה לא לשבח בדברים הטובים? זו הייתה הערה מיותרת. אם לא היה כאן - - - זאת האמת. זה לא קשור לאמת. יש מקומות בהם אפשר להגיד מילה טובה. אני עליתי להר הבית לפני כחודש ואני רוצה להגיד לך שהם לא נתנו לאף אחד לקלל אותי או להתקרב אליי. כשמגיע לשבח, נשבח. סיימנו את הדיון.

דברי סיכום

גברתי, השאלה שלא נשאלה היא האם שוטר או קצין הוזמן למח"ש בתקופה הזאת. אדוני, הדיון הסתיים. בשביל לדעת אם צריך לתת לו הגנה. אם שוטר נעצר על ידי מח"ש או משהו כזה בהתפרעויות. מספיק. נתי, מילות סיכום בבקשה. אנחנו לא נמצאים פה כדי לקבל תודות מאנשים, רובנו נמצאים פה משליחות. אני חושב שזה התפקיד הכי מאתגר ואני שמח על כל רגע שאני יכול להיות בתפקיד הזה. אני עצוב שאני עוזב אותו מצד אחד, אבל אני מתקדם אז - - - וגם קצת לנוח. אל תדאג, באזור השרון הוא לא ינוח. יש עוד שוטרים ולוחמים במג"ב ויש לנו שותפים מלאים בכל גופי הביטחון שעושים עבודה מאוד מקצועית. אני יודע שיש הרבה אנשים שחושבים שזה מתבטא בצורה אחרת, אבל כולם עושים את זה בצורה אמיצה, ערכית ונחושה, ואוהבים את מה שהם עושים. תודה רבה. תודה רבה נתי. אנחנו מתכנסים לסיכום. קודם כל, אני מודה לשוטרי מחוז ירושלים ולמפקד המחוז דורון תורג'מן. את חייבת להודות לכל השוטרים במדינת ישראל כי אין שוטר שלא ביקר בחודש הזה בירושלים. אם יש משהו שאני עושה זה להודות לשוטרים, תאמין לי. אני פשוט חושבת שבגלל סקירה שקיבלתי ממפקד המחוז לפני שניהלתי את הדיון כאן, ראיתי את הסרטונים והבנתי עם מה אתם מתמודדים. אמרתי את זה גם בתחילת הדברים שלי, יש גם גורמים בחו"ל שהבאתי להם את הסרטונים כדי שיראו עם מה התמודדתם. אני יודעת שגם שר החוץ לפיד היה מעורב בחמ"ל ההסברה, אני יודעת שהוא פתח חמ"ל הסברה. כמה שנסביר את עצמנו בעולם, תמיד נהיה בנקודת חולשה. מה לעשות, זה כמו שבשומר חומות לכותרת Israel under attack היו 20,000 שיתופים ו- Gaza under attack קיבלה 3,000,000 שיתופים. זה דוד וגוליית, יחסי הכוחות לא דומים בכלל. עדיין זה שפרסמתם את הסרטונים ואת מצלמות הגוף, זה שראינו בתחילת הדיון, מי שהיה כאן בתחילת הדיון כמו חברי הכנסת איתמר ויום טוב, ראינו את הסרטונים, את האבנים, את המקלות, את זה ששיחקו שם כדורגל, את רעולי הפנים. אני מתחברת למה שיהודה גליק אמר. זה היה רמדאן מאוד קשה ברמת ההסתה והאלימות שראינו על ההר, עובדה גם שהפעם האחרונה שנכנסו לתוך המסגד הייתה ב-2017 והשנה כי רמת האלימות וההסתה עלתה. אני שמחה על המעצרים ועל זה שעדיין ממשיכים בחקירות ומביאים ראיות. ברור שהייתי רוצה יותר, הייתי רוצה הרבה יותר עצורים כדי לשפר את כושר ההרתעה שלנו. גם זה שמפקד המחוז מרחיק כמות של יותר מ-200 אנשים מההר, זה לא היה. אנחנו מתמודדים עם הסתה ואלימות מטורפת, מגלי טרור בתוך המדינה ועד התנהלות שברור לי שמעל הכל יש הסתה מכוונת שנובעת הרבה מחמאס בעזה, מלקחת גרזן לאלעד ועד לעלות להר עם זיקוקים ואחר כך להתלונן שהמשטרה שורפת את ההר. זה דברים שמוציאים את דיבתנו ולכן ביקשתי לכנס את הדיון הזה ולהביא את הסרטונים האלה. במקביל אני אומרת לכם שהוועדה הזאת תנהל דיונים, וכבר עשינו את זה גם במושב הקודם. הבטחתי שנעשה גם צוות מצומצם והוא יהיה. אני מאוד מקווה שנמשיך כדי לעבוד ולתת מתווה הולם ליהודים על הר הבית כי זה חשוב. נאמרו כאן דברים מארגון אחד, אבל בסוף כבשת הרש ומי שנמצא במיעוט זה היהודים שבאים בשעות קצובות ותחת אבטחה. ראיתי את זה בעצמי וגם יום טוב שעלה ביום העצמאות ראה את זה.

אמרה כאן קרן ברק, ביקשתי מקצין הכנסת ואני אבקש ממנו שוב בסיכום להוציא הבהרות מה מותר ומה אסור לחברי הכנסת על ההר, זה לא מספיק ברור. ביקשתי את זה כשעשינו את הדיון על חסינות חברי הכנסת. חשוב שיידעו.

אני יכולה להגיד לכם שכשאני רציתי לעלות להר, כל ההתנהלות של חברי הכנסת היא אחרת ולא כמו אזרחים. לכן אפילו את הדבר הזה אנחנו לא יודעים וגם את זה אנחנו נחדד. אנחנו נמשיך לעקוב כדי לתת פתרונות. גם תום ניסני מהר הבית וגם עמותות כמו שמשון ואחרים יודעים שיש להם ערוץ פתוח אליי ושדברים שהם שולחים, בטח גם לחברי הכנסת הפעילים, הם מטופלים ואנחנו מעבירים אותם הלאה כדי לתת ליהודים את האפשרות להתנהל בבטחה על ההר. אני יודעת שאתם עושים את המקסימום כדי לעשות את זה. אנחנו נמשיך לעקוב, אתה יכול גם להגיד לממ"ר שיחליף אותך. אני אפגוש אותך בשרון,

אבל תגיד לו שהוועדה הזאת מתכנסת - - - מי מחליף אותך? הוא לא יודע או שהוא לא רוצה להגיד לנו. זה עוד לא נקבע. אל תדאג, הוא יבוא לפה גם. תעביר לו שהוועדה לביטחון פנים מנהלת מעקב על כל מה שקשור להתנהלות בהר הבית של יהודים, אבל גם כמובן של המוסלמים. לא סתם יום טוב אמר את זה, גם בתוך המוסלמים וגם אני ראיתי ניסיונות של מוסלמים לבלום התפרעויות של ערבים. הם מעטים, גם מהווקף מגיעים, אבל הם מעטים מול רבים. גם את זה צריך - - - יש גם גורמים מהווקף שמסיתים. התעסקתי ודיברתי גם על זה. אני רוצה להגיד שחשוב לנו, גם חברי הכנסת אמרו את זה, שתחזקו את השוטרים והשוטרות שנמצאים במשטרת ישראל, במחוז ירושלים ובהר הבית. אנחנו ככנסת נעשה את המקסימום כדי שנוכל לחזק, אבל אתם מגיעים לפה גם כדי לשמוע את הביקורת, ושמעתם אותה. הייתה כאן ביקורת לאורך כל הדיון וזה בסדר גמור כל עוד היא נאמרת בצורה נאותה. אני יכולה להגיד לכם שבכל וועדה לביטחון פנים, איתמר, בטח על מחוז ירושלים כי יש לנו קשרים טובים עם מפקד המחוז, הם מסיימים את הדיון, הולכים למשטרה ועושים הפקת לקחים. הדברים שנאמרים פה הם לא רק מבחינת הוצאת קיטור, כי אנחנו מלווים ויודעים שיש הפקת לקחים בתוך המשטרה. זו נקודה מאוד חשובה ואנחנו מודים לכם על זה. אנחנו נמשיך לעקוב אחר ההתנהלות בהר הבית. אני מודה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה